את ישיבת הכנסת.

הראשון, הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי חברי הכנסת אוסאמה

כעת, רבותי, אנחנו עוברים לחקיקה. החוק הראשון שאנחנו נדון בו היום הוא הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון, צמצום מספר תאגידי המים והביוב), התשע"ז 2016, של חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמינה את חבר הכנסת איציק שמולי להציג לנו את הצעת החוק שלו. אדוני, יש לך עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש,

אדוני השר, חברי וחברותי חברי הכנסת, באמת, חברי הכנסת, שהגיעו מים עד נפש. מים הם משאב טבעי, משאב שבלעדיו אין חיים, ולכן הזכות למים היא זכות יסוד. זה לפחות היה המצב לפני שהוקמו תאגידי המים במדינת ישראל. הסעיף הראשון בסעיף המטרה של חוק תאגידי מים וביוב שחוקק הבית הזה בשנת 2001 קבע כי מטרת התאגידים להבטיח רמת שירות, איכות ואמינות נאותות, במחירים סבירים וללא אפליה בתחום המים והביוב. אתם, חברי הכנסת, יודעים היטב כי המטרה הזאת, מאז הוקמו תאגידי המים, לא הושגה מעולם. אדרבה, למעשה, זכותם של אזרחי ישראל למים נפגעה בשורה ארוכה מאוד של היבטים. דוח מחלקת המחקר והמידע של הכנסת קובע כי מאז הוקמו תאגידי המים תעריף המים קפץ ביותר מ-100%. הזינוק המטורף הזה מורגש, בין השאר, בכיסה של כל משפחה ומשפחה במדינת ישראל, ובמיוחד במשפחות מעוטות אמצעים, ובהן קשישים ואנשים עם מוגבלות, שמרגישות את הדבר הזה באופן חריף ביותר. אבל לא רק הם, המשבר הזה של תאגידי המים פוגע גם במשפחות ממעמד הביניים, ששואלות את עצמן בכל חודש מחדש, כשמגיע החשבון: מה זורם לי בברזים של הבית, מים או קולה?

לא התאגידים הם שקובעים את תעריף המים, אבל מכיוון שמשק המים במדינת ישראל הוא משק כספי סגור, חייבת הממשלה, חייבת רשות המים, להביא בחשבון את עלות החזקתם וקיומם של 55 תאגידים מנופחים, בזבזניים ומיותרים, היושבים כאבן ריחיים על גב הציבור. מנתוני רשות המים עולה, כי המרכיב של תאגידי המים בתעריף הוא קרוב ל-40%, שאולי אולי את רובו, אם נצליח להעביר בסופו של דבר את החוק, נצליח להוזיל לצרכנים. גם מבקר המדינה, בדוח שלו מאוקטובר 2012, קבע חד-משמעית כי בהליך הזה של קביעת תעריפי המים עשתה המדינה עוול קשה מאוד כאשר בניכוי הגדול ביותר היא החליטה להעמיס על העלות שמשלמים הצרכנים כל מיני דברים שהם לא מן העניין, כמו עלויות ההתפלה וכמו העלות של האחזקה של תאגידי המים. חברי חברי הכנסת, אין בעולם עוד מדינה, בטח לא בגודל של מדינת ישראל, שיש בה כל כך הרבה תאגידי מים. בכל תאגיד, מנכ"לים, סמנכ"לים וג'ובים. כשהדבר הזה היה מנוהל ברשויות המקומיות, באגף המים של הרשות המקומית, כל מה שהיה נדרש זה שליש מכוח-האדם שיש כיום בתאגידים. כלי רכב, הוצאות, שכירות, בדרך כלל במקום הכי יקר ברשות המקומית, הוצאות לפרסום ומה לא. מישהו משלם על כל החגיגה הזאת. את החגיגה הזאת הגיע הזמן להפסיק. מדינות גדולות פי כמה וכמה ממדינת ישראל מסתפקות בתאגיד מרכזי אחד או בתאגידים אזוריים, במספר מצומצם של תאגידים אזוריים. רק במדינת ישראל, ג'ובים ודיבידנדים וכלי רכב ומה לא. דוח מחלקת המחקר והמידע של הכנסת קובע שבשנת 2013 עלויות התאגידים לציבור הסתכמו ב-3.7 מיליארד שקלים, והרווח הנקי, 180 מיליון שקלים. הייתם אומרים לעצמכם: בטח את הרווח הנקי לוקחים התאגידים ומשקיעים מחדש במשק המים. אז חלק הם מוציאים, אבל חלק הם מושכים כל שנה כדיבידנדים בעשרות ובמיליוני שקלים, בלי שום הצדקה. הזכות למים היא זכות שאין בסיסית ממנה. בלי מים אין חיים, אין קיום, אין בריאות. למרות זאת, לאחר הקמת התאגידים, ויש שיאמרו בגלל הקמת התאגידים, גם הושת מע"מ על המים, וגם הופסק הסבסוד של המדינה את משק המים. התוצאה היא שבעבור משפחות רבות במדינת ישראל הפך חשבון המים לסיוט של ממש. אם פעם סייעו הרשויות המקומיות למשפחות מעוטות אמצעים בסיוע כספי, בשמיטת חובות, בהסדרי חוב מיוחדים, מאז הוקמו התאגידים הסיוע מהסוג הזה כבר לא קיים. גם אתם, חברי הכנסת, בדיוק כמוני, מקבלים כל חודש עשרות פניות ציבור מאזרחים שמתלוננים על כך שיש עלייה לא מוסברת בחשבון המים שלהם, על חיובים שגויים ומנופחים, על תקלות חוזרות ונשנות במדי המים שהתקינו להם, על חיובים לא סבירים של צריכה משותפת, ומעל הכול על אטימות ועל שרירות לב של פקידים שפשוט לא אכפת להם יותר מדי פעמים. אני רוצה להזכיר לכנסת הזאת שהגענו בכנסת הקודמת לרמת אבסורד כזאת של-70,000 80,000 איש במדינת ישראל תאגידי המים ניתקו את המים כל שנה, עד שהכנסת הזאת החליטה והצליחה לעשות סוף לדבר הזה. אז ניפוחי החשבונות והספסרות במים הם לא מקריים. הגולם קם על יוצרו, ומישהו צריך להאכיל את המפלצת הזאת של 55 תאגידי מים שקמו תחת כל עץ רענן. הזכות למים היא זכות יסוד, אך מדיניות התאגידים לא מכירה בדבר הזה.

חברי חברי הכנסת, שמדברים בבית הזה הרבה מאוד על הגירעון הכלכלי והממשלתי. אני רוצה שנדבר קצת יותר גם על הגירעון האנושי, על חוסר היכולת של הבית הזה יותר מדי פעמים לשים את עצמו במקום של המוחלשים בחברה, לראות את העולם דרך העיניים שלהם: דרך הקשיש שאין לו בימים האלה כסף לחמם את הבית, דרך הפועל שמפוטר ממקום העבודה שלו, דרך ילד שאין לו כסף ואין להורים שלו כסף לתת לו לכריך לבית-הספר. את מה שאיבדנו בשנים האלה אי-אפשר למדוד רק במספרים, כי אם 2 מיליון עניים במדינת ישראל חיים בתחושה יומיומית שאין להם מה להפסיד, מה שאבד הוא גם הרעיון שמונח בבסיס ההקמה של המדינה הזאת: הסולידריות החברתית ותחושת הייעוד המשותפת. התאגידים לא השיגו את מטרות החוק שציינתי בתחילת דברי. הם אינם מסייעים ואף מזיקים. תקורת התאגידים ובחלק מהמקרים אי-שליטת הרשויות המקומיות עליהם מובילות לזעם של התושבים, ואכן בשנה האחרונה היו הרבה מאוד מחאות בכל רחבי ישראל כנגד מדיניות התאגידים. ההגינות מחייבת לומר כי לזכותם של התאגידים, ביחד עם גורמים נוספים, ייאמר שהם הצליחו לצמצם את הפחת במשק המים וטיפלו היטב בתשתיות. אבל אני סבור, וכך גם חברי, שזה לא משהו שאי-אפשר לעשות או להשיג באמצעות תאגידים אזוריים או באמצעות רשויות שיוכלו, בחלק מהמקרים לפי הצעת החוק הזו, להמשיך ולנהל את משק המים שלהן בעצמן, כל זאת בכפוף למשק כספי סגור ולרגולציה מתאימה.

בהצעת החוק ההיסטורית הזאת, גברתי היושבת-ראש, שחבר הכנסת אלי כהן, שותפי וחברי המלא, שאנחנו שותפים מלאים ושווים להובלתה בתמיכה של כל הבית הזה, ויש פה בהחלט חברי כנסת שראויים לציון מיוחד: חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, חבר הכנסת איל בן ראובן, חברי הכנסת אלי כהן, מקלב ואחרים. ביוזמה נחרצת ומלאה של התוכנית "הכול כלול" בהנחיית סיון כהן, שמלווה את קמפיין המים הזה ואת חוק המים הזה מראשיתו, אנחנו עומדים כאן היום, ועומדים בדרישה לביטול מרבית תאגידי המים במדינת ישראל ולצמצומם ל-11 תאגידים אזוריים לכל היותר, תוך כדי זה שבנסיבות מיוחדות אפשר יהיה לקבל את האישור מהשר להמשיך ולנהל את משק המים באופן עצמאי באותה רשות מקומית. אני רוצה להודות בראש ובראשונה לך, כבוד השר, אדוני השר שטייניץ. אילולא אתה ואילולא התמיכה שלך, לא היינו עומדים כאן היום ומציגים בפני הכנסת את הצעת החוק הזאת. החוק הזה הוא לא רק בזכותנו, הוא גם בזכותך, ואני מלא הערכה ותודה לך. אני רוצה להודות גם לשר הפנים ולשר האוצר שתומכים בהצעת החוק. אני רוצה להודות ליושב-ראש הקואליציה,

חבר הכנסת דוד ביטן. על אף המחלוקות בין הקואליציה לאופוזיציה, התעלינו מעל הפוליטיקה הקטנה, והחוק הזה הובא לוועדת השרים ביום ראשון האחרון. אני רוצה להודות ליואב קיש, יושב-ראש ועדת הכנסת, שסייע לנו להוביל את החוק הזה בהליך מהיר, ולחברי הכנסת ברקו ואחרים שתומכים בהצעת החוק הזו. אני רוצה להודות לפעילים בכל רחבי הארץ, שהובילו בשנתיים האחרונות מחאה נחרצת כנגד מדיניות התאגידים,

גם לרשויות המקומיות ולראש המרכז לשלטון מקומי חיים ביבס, שאני כמהַ ומצפה שנגיע אתו ביחד, בוועדת הפנים או הרפורמות, להסכמות,

וכמובן לצוות שלי ולצוות של אלי כהן. לצוות שלי, אלעד גודינגר, שיושב כאן, יריב צור שור וארז בר חיים,

גם למתמחים המסורים.

תודה רבה לחבר הכנסת איציק שמולי. ישיב שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים חבר הכנסת יובל שטייניץ. בבקשה, אדוני. אחרי תשובתך, יש לנו בקשה להתנגד, ואז אחד מחברי הכנסת היוזמים יכול לעלות על הבמה ולשכנע. קודם כול תשובתך, ואז אנחנו נמשיך בדיון.

תודה רבה לידידי חבר הכנסת איציק שמולי, שהציג את הצעת החוק, הצעת חוק לתיקון חוק תאגידי המים והביוב, צמצום מספר תאגידי המים. אני רוצה לומר כבר בפתח הדברים: הצעת החוק הזאת הוגשה לפני כמה חודשים. הסעיף המרכזי, העניין המרכזי של צמצום מספר תאגידי המים נראה לנו, לי אישית, נכון. האמת שכבר לפני שמונה-תשעה חודשים, בדיון אצלי ביקשתי לעשות עבודה ולבחון את צמצום מספר תאגידי המים. היו כמה סעיפים אחרים שלא יכולנו לקבל, אבל בהידברות, ומסתבר שאפשר להשיג דברים בהידברות, עם איציק שמולי, עם אלי כהן ועם יואב קיש, שלושת הקודקודים של שתי ההצעות שהונחו כאן, הגענו בהחלט להסכמות. אני שמח על הצעת החוק הזאת, שתביא לצמצום מספר תאגידי המים מ-56 תאגידים, שזה בפירוש מסורבל יותר מדי, מנופח, ל-11 תאגידים שיכסו את מרחבי הארץ. התוצאה אמורה להיות התייעלות של התאגידים, חיסכון בהוצאות. החיסכון הזה בהוצאות של התאגידים בגלל ההתייעלות, יתורגם להפחתה מסוימת במחיר המים, וגם, לא פחות חשוב, לשיפור השירות, כי כאשר יש 11 תאגידים, ולא 56 תאגידים, גם יכולת הפיקוח על הסטנדרטים של השירות לאזרחים והטיפול באזרחים, ייתכן שיהיו משופרים יותר. ולכן, אנחנו בעד ההצעה הזאת, 56 תאגידים זה מנופח, זה מוגזם, זה מסורבל. עדיף 11 תאגידים. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברים לגבי הנושא הזה.

ללא קשר להצעה הזאת, אנחנו כבר מצויים במהלך תיקון 27 לחוק המים שנמצא בוועדת הפנים בראשותו של חבר הכנסת דודי אמסלם. הוא מוביל את זה בנחישות רבה. ברגע שהמהלך הזה יעבור, אני כבר דנתי בעניין הזה עם רשות המים, המהלך הזה, ללא קשר לצמצום מספר התאגידים, יאפשר לנו להוזיל את המים בשיעור ניכר כבר ב-2017. אנחנו מדברים על הכמות הבסיסית, על 3.5 המטרים המעוקבים הבסיסיים לכל נפש, בערך 16 או 18 מטרים מעוקבים ראשונים של צריכת מים לכל משק-בית. כאן אנחנו מתכננים שההוזלה תהיה בשיעור של בין 13% ל-15%. אני מדבר על החודשים הקרובים, הרבה לפני התהליך של צמצום מספר התאגידים. אנחנו מתכוונים להוזיל את מחיר המים בזכות ההסכמה שהגענו אליה עם האוצר, שהיטלי ההפקות יחזרו למשק המים, כמשק סגור, ולא ילכו לקופת האוצר. כאן אני בהחלט מודה גם לשר דרעי ולשר כחלון, השותפים המרכזיים בהסכמה הזאת. ואני אומר כאן: ברגע שהחקיקה הזאת תסתיים בוועדת הפנים של דודי אמסלם, והוא באמת מוביל אותה במקצועיות ובנחישות בלתי רגילה, מגיעות מחמאות גם לדודי אמסלם, אף שהוא איננו כאן, ברגע שהחקיקה הזאת תסתיים, הכוונה שלי, ורשות המים כבר הצהירה על הכוונה הזאת, כבר הודיעה שהיא מוכנה למהלך הזה, אנחנו מתכוונים להביא להוזלה משמעותית במים למשקי-הבית כבר במחצית הראשונה, אני מקווה שכבר ברבעון הראשון של 2017, כמובן, כפוף לאישור הכנסת. עכשיו אני רוצה לומר לגבי התאגידים. מאז הקמת התאגידים, כמו שציין איציק שמולי ביושר, יש שני שיפורים מרכזיים:

ואיציק ציין אותו, ירידה דרמטית בפחת המים ושיפור תשתיות של אספקת המים, השיפור השני הוא לא פחות חשוב: טיפול הרבה יותר טוב בביוב. יש פחות זיהומי מים בישראל, פחות חדירות של ביוב לאקוויפרים ולמערכות המים, פחות זרימה של ביוב. זה בעיקר נכון לגבי כפרים דרוזיים, ערביים ובדואיים. הביוב סוף-סוף טופל. יש הרבה פחות מקרים שהביוב זורם ברחובות. סיירתי בכפרים בדואיים בגליל. מבחינה בריאותית זה שיפור עצום. אז יש גם שיפורים עצומים, חשובים מאוד, בבריאות הציבור, לא רק באספקת המים, בעקבות הקמת התאגידים. אסור להתעלם מזה. יחד עם זאת, אנחנו מחויבים ליעילות, ומה שאפשר לעשות ב-56 תאגידים אפשר לעשות טוב יותר, ביעילות רבה יותר ובחיסכון, בפחות בזבוזים, ב-11 תאגידים. בדקנו את העניין הזה. אנחנו כרגע מעריכים ש-11 תאגידים, זה המספר הנכון, ולכן אנחנו תומכים בהצעת החוק הזו, לאחר שכמובן הורדו ממנה דברים שלא היו רלוונטיים לצמצום מספר התאגידים או שלא יכולנו לקבל אותם. אני רוצה לומר: התעריף עלה בשנים האחרונות לא רק בגלל הקמת התאגידים, או לא בעיקר. צריך להגיד ביושר, אסור להטעות את הציבור. התעריף עלה משתי סיבות: ראשית, תעריף הביוב, שפעם היה מופרד, כיום הוא חלק מתעריף הטיפול במים. שילמו אותו גם בעבר, אבל בעבר הוא היה נפרד: ביוב לחוד,

רוב המים בישראל כיום הם מים מהתפלה. זה לא היה לפני עשר ו-15 שנים. היום אנחנו מתפילים את רוב המים ולא לוקחים אותם מהטבע. ההתפלה מאפשרת לנו גם בשנות בצורת להיות המדינה היחידה במזרח התיכון שאין בה בעיות באספקת מים. אזרחי ישראל כבר לא צריכים לייבש את הגינות הקטנות שלהם או את המדשאות שלהם. יש מים. אבל התפלה עולה כסף. היא גם צורכת אנרגיה. לכן, אנחנו נוזיל את מחיר המים בשני אקטים. הראשון, הדרמטי, ב-2017, קשור להכללה מחדש של תעריפי ההפקה במשק המים. זאת הוזלה של קרוב ל-15%. אני אומר כאן: שברגע שהחוק הזה יחוקק, הוא לקראת קריאה שנייה ושלישית, אנחנו נוזיל את המים. 7%. לא, אני מדבר על המים הראשונים, על התצרוכת. ההחלטה שלנו, כדי שזה יהיה בעיקר אפקטיבי גם לחלשים, למשפחות חלשות, לעשירונים התחתונים, היא שכל ההנחה בסקטור של משקי-הבית תהיה על הצריכה הבסיסית.

מי שיש לו בית רגיל,

ייהנה יותר, מי שיש לו וילה גדולה עם גינות ובריכה, ייהנה פחות. אחר כך, האקט השני יהיה ההנחה בעקבות עניין התאגידים. אני רוצה רק לציין כאן, שמולי ואלי כהן, הדרך לא פשוטה. כדי לבצע תהליך של איחוד התאגידים, בשלב מסוים יצטרך להגיע גם סיוע משמעותי מהאוצר. כמו שבהקמת התאגידים היה סיוע במיליארדי שקלים מהאוצר לצורך הקמת התאגידים, גם בתהליך מספר צמצום התאגידים, מטעמים שאני לא אפרט כאן ונשאיר אותם לוועדה, יהיה צריך לבוא סיוע משמעותי של משרד האוצר. אדוני השר, אני רק רוצה להזכיר לך שגם לרשותך עשר דקות,

בקיצור, איציק שמולי ואלי כהן ויואב קיש, הממשלה תומכת בהצעת החוק. מברכת אתכם על הצעת החוק הזאת, אה, יואב קיש הגיע, ואנחנו קוראים לאשר, כמובן בתנאי שאתם מסכימים,

יואב ואלי, שכל ההסכמות שלאחר הקריאה הטרומית יובאו בפני ועדת שרים והתהליך יהיה בתיאום ובהסכמה עם משרד האוצר, משרד הפנים, משרד המשפטים ומשרד האנרגיה. תחת ההסכמות הללו אני מציע ומבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק החשובה הזו ובמהלך החשוב הזה לצמצום ולייעול תאגידי המים בישראל.

מסכימים לתנאים.

האנרגיה והמים יובל שטייניץ. יש לנו בקשה להתנגד מחבר הכנסת אכרם חסון.

אדוני, עד שלוש דקות לרשותך.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתנגד עקרונית לכל התאגידים. אני חושב שצמצום מספר התאגידים לא יעזור ולא יסייע לאזרח הפשוט, שמשלם את המחיר הגבוה. עוד פעם ימרחו אותנו ועוד פעם נגיש הצעות לסדר-היום. כאשר הייתי ראש עיר, ב-2004, ביקש ממני משרד הפנים להיכנס לתאגיד. לא ידעתי מה זה תאגיד. הלכתי לראש עיריית יבנה ללמוד מה זה תאגיד. אז שמעתי על הביורוקרטיה, על המחירים המופקעים, על התשלום הגבוה שמשלם האזרח, על השירות הנמוך שמעניקים התאגידים, והחלטתי מאז שאני לא נכנס. ועד עצם היום הזה בדאלית-אלכרמל ובעוספיא אין תאגיד בזכות העמידה שלי והמלחמה שלי נגד התאגידים. אני אגיד לכם, מחיר המים לא קשור לתאגידים. רשות המים יכולה להוזיל את מחירי המים מחר, בלי לשאול את התאגידים. התאגידים לא קובעים בנושא הזה. אבל כאשר חוקקו את החוק של התאגידים קבעו שאזרח שיבקש מד מים ישלם אגרה,

בגובה 162 שקל פר-מ"ק. ולכן, ידידי איציק, אם תושב בירכא ירצה להקים 1,000 מ"ר איסכורית שעולים 100,000 שקל, הוא יצטרך לשלם 162,000 שקל רק היטל מים. זה ללא היטלים לוועדת התכנון, ללא היתר בנייה, ללא כלום. אני אומר לך, הדבר הזה הוא בלוף אחד גדול. העסק הזה נעשה כדי לפתור בעיה לכל מיני עובדים, שימצאו להם ג'ובים על חשבון האזרח הפשוט. אתמול קיבלתי פנייה מאישה ממשפחת אבו מוך בבאקה-אל-ע'רביה. שלחו לה לפני שבוע, היא אלמנה עם שני ילדים, תשלום חשבון מים 50,000 שקל.

התאגיד לא נמצא בבאקה-אל-ע'רביה.

תבואי מחר, תבואי עוד יומיים, עושים לה עיקולים. אין להם רחמנות, אין להם אלוהים. התאגידים האלה לא מתאימים למצב הסוציו-אקונומי הכי נמוך, שלא הובא בחשבון בהיטלים. לכן אני מתנגד. אני אומר לכם, אני מציע לחברי הכנסת, ואתם מייצגים את האזרחים במדינת ישראל: תלכו תבדקו מה עם התאגיד אל-עין בכפר ירכא,

באבו-סנאן, באל-מאכר, באל-מזרעה, ביאנוח-ג'ת,

מבקר המדינה כתב דוח קשה ביותר. אותו דבר התאגיד נכשל במודיעין. ראש עיריית אשקלון יצא מהתאגיד. מדוע אנחנו צריכים לצמצם ולהשאיר את העול הזה על כתפי האזרח הפשוט? אני חושב שאנחנו עוד פעם עושים טעות. מובילים אותנו למהלך שעוד פעם נצטער עליו. צריך לבטל את התאגידים, כי ראשי הרשויות כבר אין להם סמכויות. הם הפכו להיות פקידים במדינת ישראל. ואני אומר לכם: יפה שעה אחת קודם. תאמינו לי. תלכו לאזרחים, ותשאלו אותם בכל מקום. מחירי המים לא עלו, ידידי איציק שמולי, ב-100%. בהרבה מקומות הם עלו ב-300%. אין מי שיפקח, אין מי שיבדוק,

לכן אני מתנגד נחרצות לכל התאגידים בארץ.

תודה רבה לחבר הכנסת אכרם חסון. אחד מהיוזמים יכול לחזור לכאן לשכנע. חבר הכנסת אלי כהן, בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני חושב שהצעת החוק שמגיעה היום באה לטפל באמת במוצר הבסיסי, הראשון במעלה, שזה באמת הנושא של המים. והנושא של התאגידים, ידידי וחברי הטוב אכרם חסון, זה בדיוק המקרה שהגולם קם על יוצרו.

הקמת התאגידים נועדה באמת למנוע מהרשויות המקומיות את המצב שבכספים מהמים משתמשים לתשלומי שכר ולתשלומים אחרים, אבל במקום לבוא ולקבוע משק כספי סגור, הקימו מנגנונים מנופחים, מיותרים, לא יעילים, בזבזניים, ולזה אנחנו צריכים לשים סוף, מתוך מטרה להוריד את תאגידי המים. הקימו תאגיד, מינו מנכ"ל,

יש תאגיד, צריך יו"ר דירקטוריון, יש דירקטורים, הם כבר לא יושבים במשרדי העירייה, צריכים משרדים חדשים. בפנייה שהגיעה אלי גם מראש עיריית רעננה זאב בילסקי הוא מציג שרק ברעננה עצמה העלות לציבור היא 7 מיליון שקלים בשנה.

סגירת התאגידים, בשלב הראשון צמצום מספרם ואחרי זה סגירה של 40 מייד ואחרי זה את כולם, תחסוך יותר מ-400 מיליון שקלים, במטרה להוזיל את מחירי המים. כאמור, זה יתווסף להורדה של 15% שכבר מתוכננת. יש כאלה שאומרים שההוזלה של מחירי המים תהיה 5% נוספים, שיתווספו ל-15% שמתוכננים בתחילת השנה. ולנו יש אחריות לכספי ציבור, לנו יש אחריות לבוא ולהוזיל את המים, לבוא ולהוזיל את המוצר הבסיסי הזה. הקמת התאגידים כשלעצמה לא יצרה רק מנגנון מנופח, אלא גם המעבר מתאגיד עירוני לחברה היה בו פשוט משום ניסיון להוציא מהציבור את תשלומי המע"מ הנוספים, שכאמור גולגלו בעוד 17% נוספים, שגם הם תרמו לעלייה משמעותית במחירי המים. בשנה האחרונה הגענו למצב שהתאגידים מחלקים דיבידנדים. האם הגיוני שמים יהפכו למקור רווח עבור הרשויות המקומיות? המים זה מוצר שלא רק שהוא צריך להיות במחיר עלות, אלא הוא צריך להיות אפילו מסובסד. אלי, תתחיל ב"מקורות".

ולכן, חבר הכנסת ברושי, הנושא הזה של ביטול התאגידים והחזרת העיריות נועד, בין היתר, לבוא ולצמצם גם את הנושא של השתת המע"מ, שלא הייתה מוצדקת מלכתחילה. לא בכדי על הצעת החוק הזאת חתמו 87 חברי כנסת, שלמעשה מראים לציבור שאכפת לנו: אנחנו קשובים לציבור, ואנחנו כאן נמצאים לבוא ולטפל בנושא של יוקר המחיה.

אגב, אותם תאגידים במהלך השנה הזאת דאגו לגבות מהחייבים שלהם ריבית של 8% ו-9%, ולכן הובלנו מאבק, חבר הכנסת שמולי ואני, וזה ירד, ומינואר הקרוב גם הריבית תצומצם ל-4% בלבד.

ולכן ההצעה של סגירת תאגידי המים היא הצעה מתבקשת.

גברתי, בדיוק עוד 30 שניות. קודם כול, אני רוצה להודות לחבר הכנסת איציק שמולי, שותפי המלא בהצעה. לא בכדי הוא חבר הכנסת החברתי ביותר שקיים בכנסת. אני מודה לך באמת על שיתוף הפעולה ועל הנחישות המשותפת שלנו יחד בהובלת המהלך, כמובן, לציבור כולו שתומך בנו, וגם לערוץ 10, ל"הכול כלול" ולסיון כהן על כל הקמפיין, שלווה באמת בראייה של כולם.

באמת שני משפטים אחרונים, גברתי. תודה לחבר הכנסת אכרם חסון, שמוביל את המהלך הזה במגזר הדרוזי, וכמובן לשר האוצר משה כחלון ולשר התשתיות חבר הכנסת יובל שטייניץ על תמיכה בחוק.

אני קורא לכל חברי הכנסת לבוא ולתמוך בהצעת החוק החשובה הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת אלי כהן. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה, וכעת אנחנו נצביע על הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון, צמצום מספר תאגידי המים והביוב), התשע"ז 2016, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון, צמצום מספר תאגידי המים והביוב), התשע"ז 2016, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 55 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון, צמצום מספר תאגידי המים והביוב), התשע"ז 2016, עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת הכלכלה להכנה לקריאה ראשונה.

רבותי, זהו, אין

זה עובר לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שתמשיך בטיפול בהצעת

כבוד היושבת-ראש, מישהו שכח משקפיים.

אני אביא לך את זה, בסדר. מהר מאוד מצאת את בעל החפץ.

כבוד היושבת-ראש, חברי הכנסת, יש לי כמה הודעות, וההודעה האחרונה דורשת הצבעה. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי ימונו ממלאי-מקום קבועים בוועדות הבאות: מטעם סיעת המחנה הציוני: בוועדת המדע והטכנולוגיה יכהן חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, בוועדת החוקה, חוק ומשפט תכהן חברת הכנסת מרב מיכאלי כממלאת-מקום. הודעה נוספת, ועדת הכנסת קבעה כי הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל תדון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 6), התשע"ז 2016, מ/1102, לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. בנוסף, ביום כ"ב בכסלו התשע"ז, 22 בדצמבר 2016, מסרתי הודעה במליאה על חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים

הודעתי כי חבר הכנסת חמד עמאר מחליף את חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר בוועדה זו. הודעה זו נמסרה מבלי שעברה את אישורה של ועדת הכנסת. אני מבקש לתקן את הטעות ולהודיע כי ועדת הכנסת אישרה היום, זה היה בעצם ביום שני, את בחירתו של חבר הכנסת חמד עמאר במקום חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר בוועדה המשותפת האמורה, מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה. זו ההודעה שדורשת הצבעה, חברים. הכנסת החליטה בישיבתה ביום רביעי, ו' בכסלו התשע"ז, 6 בדצמבר 2016, על העברת הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת מסעוד גנאים בנושא: דוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מגלה כי חמישית מ-44,000 מקרי פגיעה בקטינים הם בקטינים עם מוגבלות, לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. ועדת הכנסת החליטה היום להמליץ לכנסת לשנות את החלטתה ולהעביר את ההצעה לסדר-היום האמורה מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד. אני מבין, חבר הכנסת מסעוד גנאים, שזה מקובל עליך. אבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת קיש. רבותי, אם כן, אנחנו נצביע כעת על הודעת הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

ועדת הכנסת להעביר את הנושא: דוח משרד העבודה,

והשירותים החברתיים מגלה כי חמישית מ-44,000 מקרי פגיעה בקטינים הם בקטינים עם מוגבלות מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לוועדה לזכויות הילד נתקבלה. 42 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההודעה של ועדת הכנסת אושרה.

הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם,

הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת

ההצעה הזאת ללא תשובת

ולכן מייד אחרי הנמקת ההצעה נצביע.

מה שהיא אומרת זה שפקידי ממשלה, חברות ממשלתיות,

כמו שיש מבקר המשרד שבודק שחיתויות, צריך להיות נציב פניות הציבור בלשכת המנכ"ל שעונה ישירות בטלפון ובמייל ובכל דבר לכל אזרח שיש לו

עיריות שאין להן עדיין תאגידים לא חייבות להיכנס לתאגיד, וגם התאגידים, צריך לאפשר להם להקים ועדות הנחות כמו בעיריות. תודה

חג שכולו אור, ואני באמת שולח לכולם חג כשר ושמח. ההערה השנייה, חברי, אני מבקש מכם הקשבה קצת. חנוכה זה גם מלשון חינוך. היום הייתה לנו ישיבת ועדת החינוך שלא הוסיפה כבוד לכנסת, לא הוסיפה כבוד לכנסת. ואני שמח, לצערי, זה מימין ומשמאל, שהיה דיון חשוב, אבל בזה שמכנים צד אחד בשם "בוגדים" וצד שני "כלבים" לא משכנעים אף אחד. אני מבקש מחברי הכנסת: אם נדע להקפיד זה על זה,

זה עם זה, ביחס של כבוד והקשבה, נדמה לי שנוכל להתקדם הרבה יותר. נקודה אחרונה לפני החוק עצמו: אני באמת רוצה להזמין את כולם. החל מהיום, בוועדת החינוך, ותודה ליושב-ראש ועדת החינוך יעקב מרגי, התערוכה "ירושלים של שלום" בוועדת החינוך. אני מזמין אתכם להיכנס ולראות איך ירושלים היא סמל של חיים ביחד, של כבוד זה לזה, של שלום. ועכשיו, גבירותי ורבותי, חברי וחברותי, להצעת החוק, הצעת חוק חובת החזקת תכשיר אפינפרין במקומות ציבוריים. חברי, אני יודע שאסור להציג שום דבר במליאה,

ברשותכם, כיוון שחלק מהחברים שאלו אותי מה זה, אז אני מבקש מהיושבת-ראש רק להראות שזה הדבר. לא להציג את זה? לא להציג את זה. לא מרשים לי להציג את זה. מי שיראה, אני מסתובב עם זה בכיס מאז אני בן שמונה, לכל מקום, כי יש לי אלרגיה לבוטנים, שיכולה להביא גם לסכנת חיים. לא פעם ולא פעמיים הדבר הזה הציל את החיים שלי, לאחר שאכלתי אוכל שהיו בו בוטנים

ונאלצתי להשתמש בזריקת אדרנלין. כשהייתי צעיר לא היה לנו מזרק אוטומטי, והיינו צריכים להשתמש בקפסולה ובמזרק ולהכין את זה לבד. האפינפרין הזה הוא הדבר הכי פשוט שבעולם: פשוט מחזיקים אותו, מוציאים את הפקק, שמים על הרגל. אין בו שום נזק למי שמשתמש בו והוא בריא, סך הכול קצת אדרנלין, לא מזיק לאף אחד. אז הצעת החוק מבקשת שבכל חדר אוכל ציבורי יחזיקו את הדבר הזה, כדי שלא יהיו אנשים שייכנסו לסכנת חיים. מדובר בסכנת חיים בתוך פחות מדקה. אפשר פשוט למות. התגובה האלרגית היא שוק אנפילקטי, זה מצר, גורם לנפיחות ומצר את קנה הנשימה, את כלי הנשימה, ואנשים יכולים למות, ולא רק יכולים, זה קורה, וזה קרה, לצערנו, הרבה מדי פעמים.

ברחבי ארצות-הברית, בבתי-הספר יש איסור להכניס כל מיני דברים אלרגניים. פעם נתתי הרצאה בבית-ספר בניו-יורק,

אמרו לי: בית-הספר שלנו הוא nut free, חוץ מזה שבכיתה ג' יש ילדה שקוראים לה שקד. וזה בארצות-הברית, שפעם אכלו כולם peanut butter and jelly. ממרח בוטנים היה המאכל האמריקני, והוציאו את זה מכל בתי-הספר. בכל מסעדה בארצות-הברית יש המתקן הזה, האפיפן. לא צריך הכשרה כדי ללמוד, אפשר לעשות הכשרה של שתי דקות. כל חייל לומד על אטרופין, זה עוד יותר קל מזה. זה מזרק אוטומטי. העלות של זה למסעדה או לחדר-האוכל היא 150 שקלים פעם בשנתיים. כיוון שלא רצינו לעשות רגולציה, קבענו שזה יהיה רק במקומות שמאכילים מעל 200 אנשים בפעם אחת. כלומר, רק במקומות גדולים. למרות זאת, פנה אלי שר התיירות וביקש שלא להוסיף רגולציה על בתי-המלון, ולכן סיכמתי אתו שנביא את זה לדיון בוועדה, ואני אכבד את בקשתו. אבל לא מדובר בתוספת רגולציה, הרי יש להם תיק עזרה ראשונה, מד"א כבר הכניס את האפיפן

אנחנו בסך הכול מבקשים שזה יהיה בתוך תיק העזרה הראשונה. יתרה מזאת, קראנו לזה חוק האפיפן, אבל אני מקווה שבוועדה נשנה את זה לחוק המזרק האוטומטי, כי אפיפן זה שם של חברה ואנחנו לא רוצים לכבד דווקא חברה מסוימת. אנחנו רוצים לעודד חברות נוספות שייצרו את זה זול יותר, כדי שזה יהיה זול עוד יותר. מעבר לדבר הזה, אני רוצה לומר שהחוק הזה כבר עבר בכנסת פעמיים בקריאה ראשונה: הוא עבר בכנסת שלפני הקודמת. חברת הכנסת רחל אדטו ממפלגת קדימה העבירה אותו בקריאה ראשונה, התפזרה הכנסת, חברת הכנסת יפעת קריב מיש עתיד העבירה אותו בכנסת הקודמת. חברת הכנסת יפעת קריב,

מלווה אותי בדבר הזה כבר הרבה זמן, ממש בהמון אכפתיות. אני באתי לכנסת, רציתי להעביר את זה. לא ידעתי שזה כבר עבר, אבל יפעת קריב באמת מסייעת לי בעניין הזה. והיא העבירה אותו, ושוב הכנסת התפזרה. ברוך השם,

עכשיו בכנסת הזאת יש אופוזיציה מאוד קונסטרוקטיבית והיא רוצה להחזיק מעמד עוד שנתיים, אז הפעם אני מקווה שנגיע גם לקריאה שלישית, שהכנסת הזאת תחזיק מעמד עוד קרוב לשלוש שנים ויש מספיק זמן. חברי חברי הכנסת, אני כל כך מאושר שהצעת החוק הראשונה שלי היא לא קונטרוברסלית, היא גם בהסכמת הממשלה, היא גם,

חברת הכנסת יעל גרמן, שרת הבריאות לשעבר, עודדה אותי בחוק הזה וגם היא חתמה עליו, חברי כנסת מימין ומשמאל חתמו עליו. זה באמת מרגש אותי מאוד שהצעת החוק שלי היא לא הצעה שיש בה משום מחלוקת בציבור אלא להפך, תרומה לחיי אדם. כמובן, קבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות, אני מרגיש כבוד גדול להודות לכמה אנשים. כמו שכבר הזכרתי, חברת הכנסת לשעבר רחל אדטו שהעבירה,

שבאמת עזרה לי המון, אבל גם חבר הכנסת יואל חסון, שמעביר הצעה דומה מייד אחרי. אני רוצה גם להודות לכמה אנשים פרטיים: אודליה אלבו. אודליה אלבו היא מייסדת עמותת אנפילקסיס, לאלרגיות מזון. יש לה ילד שהוא אלרגי, והיא מלווה אותי ובאמת מטפלת בנושא הזה בהרבה מסירות נפש. אני רוצה להודות למירי כהן ממשרד הבריאות, שהדריכה והנחתה אותנו, אני רוצה גם להודות לשלומית רידר וצבי טסלר מעמותת יה"ל, העמותה לאלרגיות מזון.

רוצה להודות לשרי הממשלה, ועדת השרים בראשות השרה שקד, וכמובן לשר יריב לוין, שהסביר לי על הקושי של הממשלה הזאת, שלא רוצה להכביד על בעלי עסקים עם רגולציות נוספות. באמת בעניין הזה אני מבין את זה ואני מקבל את זה. זאת עמדת ראש הממשלה, והיא עמדה נכונה. אנחנו לא רוצים להוסיף רגולציה. נקווה שהדבר הזה הוא לא תוספת רגולציה, אלא הוא בתוך רגולציה קיימת, ויש בזה משום חיי אדם ונעשה את זה בצורה הכי מאוזנת ובתיאום עם הממשלה. אני כמובן, מכאן שוב,

אני שוב מנצל את כמה הדקות שנשארו לי רק לומר שאני כל כך רוצה שהחנוכה הזה יהיה חג שכולו אור בינינו. ואני מזמין את כולם,

להיכנס לתערוכה שמוצגת בשבועיים הקרובים בוועדת החינוך. היה שם אתמול חבר הכנסת חיים ילין, חבר הכנסת זוהיר בהלול, היום ביקרה שם חברת הכנסת ציפי לבני,

חבר הכנסת יעקב מרגי, חבר הכנסת ידידי אילן גילאון. חברי הכנסת, זה פשוט מראה את הפנים היפות של ירושלים. יש שם 50 תמונות של ירושלים,

בוועדת החינוך. 50 תמונות של ירושלים שהולכות להיות מוצגות ב-50 מקומות בעולם, התחלנו מהכנסת, זה יסתיים באו"ם. התמונות הן פשוט תמונות אנושיות של חיי היום-יום בירושלים. בוא נתחיל מניו-זילנד ואחרי זה נעבור, יהיה גם בניו-זילנד וגם בסנגל,

כל מי שהצביע נגדנו.

העניין הוא שבשנה הקרובה אנחנו נהיה עדים בעולם לאנשים שיגידו שירושלים היא עיר של אפרטהייד, כי איפה הם רואים את ירושלים בחדשות? בפיצוצים, במחסומים. ירושלים היא עיר של חיים. רק לספר לכם אנקדוטה אישית: אני אומנם נפגעתי על-ידי מחבל מוסלמי, אבל מנתח הלב-חזה שלי היה מוסלמי. ואני שמח שבירושלים יש אנשים ערבים,

נוצרים ומוסלמים, בכל התפקידים. וזאת עיר של שלום. ירושלים היא עיר של שלום. אני תמיד מקפיד לסיים לפני הזמן שלי, ולכן אני קורא לכולכם לתמוך בחוק הזה. אני מקווה מאוד שנתרום להצלת חיים, ובעזרת השם,

שבוע וחג של הארת פנים זה לזה, וכולנו יחד נוסיף כבוד למדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת יהודה גליק. כאמור, יש לנו הצעת חוק שהוצמדה, של חבר הכנסת יואל חסון: הצעת חוק החזקת מזרקי אפינפרין במקומות ציבוריים, התשע"ה 2015. את השם של התרופה, הקראתי נכון? אפינפרין. בבקשה. אני שמחה מאוד שאני לא מכירה את השם הזה, אבל בכל אופן, אפיפן, גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, אני באמת שמח להציג את הצעת החוק הזאת, שחבר הכנסת גליק הציג ופירט. אני הגשתי את הצעת החוק הזאת ממש עם כינונה של הכנסת העשרים, אולי אחת מהצעות החוק הראשונות שהנחתי. אני רוצה גם, בהזדמנות הזאת, לתת כאן קרדיט חשוב לחברת הכנסת לשעבר רחל אדטו, שהייתה הראשונה שהעלתה את הנושא הזה בכנסת וביקשה להעביר הצעת חוק כזאת. חברת הכנסת אדטו הייתה באמת מחברות הכנסת הטובות והמקצועיות בתחום הרפואי. היא, כמובן, בעצמה רופאה ועסקה בנושאים האלה. ואחריה, בכנסת התשע-עשרה, חברת הכנסת יפעת קריב. וגם לי יש מזל גדול שחבר הכנסת גליק, איש הקואליציה, העלה הצעה דומה, כי אחרת, כנראה, לא היה לי סיכוי להעביר אותה. אז אני קודם כול מודה לך ואני שמח, אוקיי. אתה אומר, השר, שהיית תומך גם בהצעה שלי. אז אני מודה לך על זה,

ומודה גם לקואליציה ולממשלה שגם תומכת בהצעה הזאת. ואני חושב שבאמת קודם כול צריך לומר פה על אותם מזרקים: אנחנו זוכרים את אותו סיפור על בחורה צעירה שישבה בבית-קפה בתל-אביב וקיבלה התקף אלרגיה חמור ביותר שבסופו, לצערי, היא מתה באותו בית-קפה, באותה מסעדה. אם היה באותו מקום אז את אותם מזרקים, אפינפרין או אפיפן, כל אחד קורא את זה, יש מה שנקרא גרסה מקצועית וגרסה עממית, התכשיר הוא אפיפן, והחומר הוא אפינפרין.

אפינפרין ואפיפן זה המכשיר, נכון. אני הבנתי שמבטאים פ"א דגושה רק בראשון, לא בשני. אפּיפּן. זה פעמיים p? פעמיים p. פעמיים p, מאה אחוז. אז אפּיפּן. זה יכול היה להיות הרבה יותר "הֵפִּי" לאותם אנשים חולי אלרגיות, או בעלי אלרגיות, אם היה לכם את אותו מזרק. גם באותו מקרה טרגי, אם היה באותה מסעדה המזרק הזה,

סביר להניח, היו ניצלים. הצעת החוק הזאת באמת חשובה, כי יש יותר ויותר אנשים שסובלים במדינת ישראל מאלרגיות.

לא מודעים לחומרה או לא מודעים לה עד הסוף. אצלנו, אפרופו הנושא של הבוטנים, ההרגל שלנו להאכיל את התינוקות הרכים שלנו ב"במבה" מהרגע הראשון, כנראה גרם להם להיות מחוסנים לפחות לאלרגיה הזאת.

זו תופעה קיימת, והיא מסוכנת להרבה מאוד אנשים. אנחנו רוצים באמת לצמצם את החשיפה והנזק באמצעות המזרקים האלה. זאת חקיקה שהיא באמת בסופו של דבר מצילה חיים.

כותרות גדולות והיא לא תפתח את מהדורות החדשות, אבל היא תפתח את החיים של הרבה מאוד אנשים, שיודעים היום שהם לא יכולים לאכול במקומות מסוימים, פתוחים, בלי לוודא ולבדוק, נא לסיים.

מהקצה של הקצה, אף שהם צריכים,

לא שמתי לב, ההצעה הזאת באמת יכולה לעזור להם.

אדוני השר, מחויב לכל הסיכומים שסיכמתם עם חבר הכנסת גליק, ואתאם זאת עם הממשלה ועם משרד הבריאות. אני מודה לכם על התמיכה.

תודה לחבר הכנסת יואל חסון. ישיב לנו שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן. בבקשה, אדוני השר. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, יואל פשוט טועה, כי אני חושב שהחוק הוא זול ופשוט שני הדברים. ולכן אין טעם להתנגד.

אסביר עוד מעט מבחינת המשרד,

אומרים שזה peanuts.

זה peanuts.

יש אנשים שאלרגיים ל-peanuts, אבל אם אני חושב, היו לי הרבה דיונים במשרד על זה, הדבר הזה פשוט וזול. לא צריך להיות, זה לא נורא שיהיה. כמה זה עולה? 100 שקל או משהו, אני לא זוכר כמה. זה צריך להיות במקום ציבורי שנותנים בו אוכל, ובבתי-ספר. לדעתי, זה צריך להיות. זו התשובה העיקרית. אני רוצה אבל לענות, גברתי היושבת-ראש. הצעת חוק החזקת מזרקי אפינפרין במקומות ציבוריים, התשע"ו 2016, עוסקת בהחזקת תכשיר אפינפרין במסעדות וכן במוסדות חינוך, לשימוש במצבים של תגובת אלרגיה חריפה למזון מסוג מסוים, אשר יכול להציל חיים. מתן התרופה באופן מיידי הוא חיוני, שכן מדובר בפעולה מצילת חיים שיש לבצע בשטח מייד. הידרדרות תופעות האלרגיה עד למצב של חנק ומוות עשויה להימשך דקות מעטות. לצערנו, ידועים מקרים שבהם פיתחו אנשים תגובה אלרגית עקב אכילה במסעדה, אשר אף הסתיימו במוות. תשומת לב מיוחדת יש לתת דווקא לאוכלוסיית הילדים, אשר ייחודית בכך שחלקם אינם מודעים להיותם אלרגיים לחומר מסוים. התגובה האלרגית עשויה להופיע לראשונה ללא כל הכנה מוקדמת. לעומת זאת, מטופלים המודעים לאלרגיה יכולים להצטייד מבעוד מועד במזרק אפינפרין מתאים ולשאת אותו עמם. הממשלה תומכת בהצעת החוק, ככל שהיא נוגעת למוסדות החינוך, כדי שהתכשיר יהיה נגיש להזרקה במקרים המתאימים לילדים על-ידי סייעת, ולצורך הצלת חיים. במסגרת הליך החקיקה תבקש הממשלה לתאם את נוסח החוק, כך שלא יחול לעת הזו על עסקים פרטיים. לא אהסס להגיד שאולי בהמשך אני מוכן גם לבדוק אפשרות לתמוך גם בהחזקה בעסקים, אבל כרגע, רק במוסדות חינוך. לפיכך אני מציע לחברי הכנסת לקבל את ההצעה, בדגש על מתן מענה לפעולות הצלת חיים ביחס לילדים במוסדות חינוך. תודה רבה. תודה רבה לשר ליצמן. רבותי, אם כן, אנחנו עוברים להצבעה. יהיו לנו שתי הצבעות רצופות. ההצבעה הראשונה על הצעת חוק חובת החזקת תכשיר אפינפרין במקומות ציבוריים, התשע"ו 2016, של חבר הכנסת יהודה גליק. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

להעביר את הצעת חוק חובת החזקת תכשיר אפינפרין במקומות ציבוריים, התשע"ו 2016, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. 56 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק חובת החזקת תכשיר אפינפרין במקומות ציבוריים, התשע"ו 2016, עברה בקריאה טרומית, ועוברת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנה לקריאה ראשונה. כעת נצביע על הצעת חוק החזקת מזרקי אפינפרין במקומות ציבוריים, התשע"ה 2015, של חבר הכנסת יואל חסון. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק החזקת מזרקי אפינפרין במקומות ציבוריים, התשע"ה 2015, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. 55 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק החזקת מזרקי אפינפרין במקומות ציבוריים, התשע"ה 2015, עברה בקריאה

חבר הכנסת יגאל גואטה וקבוצת חברי כנסת. בבקשה, אדוני. ההצעה הזו בתמיכת הממשלה. לרשותך עד עשר דקות. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות.

מבטיח לא לממש את כל עשר הדקות.

גברתי היושבת-ראש, מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, כן, אדוני. הצעת החוק החברתית הזאת, שעליה חתומים חברים מכל סיעות הבית, נועדה למעשה לתקן פרשנות שגויה שניתנה לחוק. החוק במתכונתו הנוכחית פוטר מתשלום מע"מ, גברתי היושבת-ראש, הרעש פה נורא ואיום. אני מבקשת מהצוותים, חבר הכנסת אוחנה, חבר הכנסת אמיר אוחנה,

קצת כבוד לידיד שלך שעומד כאן. החוק במתכונתו הנוכחית פוטר מתשלום מע"מ כל השכרת דירה למגורים. גם אדם שיש לו עשר דירות מגורים פטור ממע"מ. בשתי מילים, אדם שיש לו עשר דירות למגורים, 20 דירות, שזה עסק לכל דבר, והוא בא להשכיר אותן, הוא פטור ממע"מ. החוק פטר אותו ממע"מ, כי זה דירות למגורים. וזה בסדר. איפה הבעיה? לצערי הרב, בא מע"מ ונתן פרשנות שגויה, המחייבת מלכ"רים בתשלום מע"מ. חלק אינטגרלי מהפעילות שלהם מחייב תנאי מגורים. לדוגמה, האגודה למען החייל שוכרת דירות בעבור חיילים בודדים, מחייבים אותה לשלם מע"מ. אז זה שיש לו 20 דירות והוא משכיר אותן לא משלם מע"מ, והאגודה למען החייל משלמת מע"מ. הוסטלים לחוסים, יש הרי תוכניות של דירות לוויין, כדי לשלב פגועי נפש בקהילה. ההוסטלים שוכרים בעבורם דירות בקהילה. ומחייבים את העמותות, את המלכ"רים האלה, לשלם מע"מ. ויש ארגונים שמטפלים בנוער שוליים, ששמים אותם בדירות, ויש בנות שירות לאומי שנמצאות בדירות, ויש ישיבות שנמצאות בדירות. וכל העמותות והמלכ"רים האלה, מחייבים אותם במע"מ. לכן אני מבקש,

זו הצעת חוק חברתית, כי כל הארגונים האלה, בדרך כלל הפעילות שלהם היא חברתית, ולכן אני מבקש מהחברים את תמיכתם בחוק. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יגאל גואטה. ישיב לנו סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן, בבקשה,

רבותי, אנחנו מבקשים קצת שקט באולם. אין הרבה חברי כנסת באולם, אבל הרעש כאילו כל ה-120 כאן. אדוני, רק להזכירך שגם לרשותך עד עשר דקות.

אנחנו לא צריכים עשר דקות, הזמן קצר והמלאכה מרובה,

והפועלים לא עצלים, ונר חנוכה מתקרב, הדלקה בשקיעה, צאת הכוכבים. כדאי לקצר, נכון? עד שתכלה רגל מן השוק.

ברל כצנלסון אמר "לא" לא. גברתי היושבת-ראש, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, פטור ממס על השכרה למגורים באמצעות מלכ"ר), של חבר הכנסת הרב יגאל גואטה, פ/3124. ועדת השרים לענייני חקיקה, אני רוצה שתקשיב, הרב יגאל.

ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית בלבד. הצעת החוק תקודם בהסכמת משרדי האוצר, בבקשה? היא תקודם בהסכמת משרדי האוצר והמשפטים ותחזור לוועדת השרים לענייני חקיקה, לקריאה ראשונה. האם מקובל עליך, אדוני? מקובל התנאי? מקובל, מקובל. בבקשה? אמרת "בלבד". בקריאה טרומית. זה לא בלבד. עכשיו בקריאה טרומית, בתיאום עם האוצר והמשפטים, ואחרי זה נמשיך בדיון.

הוא זה שיחליט מה הוא צריך, מה השימושים, מה הוא רוצה לעשות בו, איזה צרכים יש לו בו, ולא שמישהו ישתלט עליו מרחוק על-ידי כך שהוא מתקשר אליו הלוך ושוב, עוד טלפון ועוד טלפון, לא בשעות היום, ובוודאי לא בשעות הלילה וגם לא לפנות בוקר. תופעה נוספת שיש, מערכת צנתוקים, מערכת אוטומטית של שליחת הודעות על-ידי טלפון, הוא בא ואומר לו: אני מטלפן, אתה תחזור אלי. התופעות האלה מטרידות את האנשים,

הן הפרעות, הן גם הטרדות, הן גם חדירה לרשות הפרט. גברתי היושבת-ראש, אנחנו בזמנו תיקנו את החוק על דבר מסחרי. דבר מסחרי זה דבר שהוא צרכני, רכישה של משהו. תיקנו אחרי זה, בתמיכה שלנו, גם לגבי תרומות על-ידי טלפון, מתוך נקודת הנחה שבתרומות אנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי זה, ולפעמים גם גופים שרלטניים וגופים לא קיימים גם מבקשים, כשאנחנו לא יודעים. גם את זה מנענו. לא מנענו תכנים של חדשות, של רכילות, של מדור אופנה, מדור בידור,

אירועים, את כל זה אנחנו רוצים למנוע, על-ידי כך שייאסר לשלוח הודעות כאלה ומסרים וצלצולים. אדם רוכש טלפון, הוא זה שצריך להחליט מה הוא הוא יעשה בו ואיך יעשה בו, ולא שמישהו אחר יקבע לו ויטריד אותו, כשהתופעות כאלה באמת גרמו לתופעות קשות של פחדים של אנשים, הטרדות של אנשים.

לא צריך להסביר מה קורה למבוגר שמקבל טלפון ב-24:00.

תודה רבה לחבר הכנסת אורי מקלב. יש לנו שר שמשיב?

אין שר. יש לנו שר שמשיב. ישיב השר, הממשלה תומכת. הממשלה תומכת, אין תשובה. אין תשובה של השר,

אם כן, בגלל שהממשלה תומכת, ועדת העבודה. אוקיי, אנחנו עוברים להצבעה. וכעת נצביע על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, דואר זבל), התשע"ז 2016. מי בעד?

נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, דואר זבל), התשע"ז 2016, לוועדת המדע והטכנולוגיה נתקבלה.

בעד, ארבעה מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, דואר זבל), התשע"ז 2016 עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת הכלכלה, לוועדת המדע. עבודה? יש הצעה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות?

מדע.

נושא שדרוש בו תיקון. סעיף 9 לחוק קליטת חיילים משוחררים קובע את סכום הפיקדון שנזקף לזכותו של חייל משוחרר שסיים את שירותו הסדיר ואת התנאים שבהם הוא יכול למשוך את הפיקדון, אם זה בגלל נישואין או אם זה לטובת לימודים, ואם הוא לא מושך אותם אז כעבור חמש שנים הוא יכול להשתמש בכספי הפיקדון. אממה, כמו שאומרים אצלנו, לפעמים חייל נקלע לקשיים. חייל משוחרר, בטח אם הוא חייל בודד, עלול למצוא את עצמו בסבך הביורוקרטי, שיש לו חוב לאיזושהי חברת סלולר, או שיש לו איזשהו חוב לבנק שמגיע לכמה אלפי שקלים,

אחרי שחוזר איזה תשלום אחד לחברת הסלולר, ממש מייד אחרי שהוא השתחרר, הוא מוצא את עצמו מתמודד עם הוצאה לפועל ועם רשות האכיפה והגבייה שרודפת אחריו, כששוכב לו איזה פיקדון של קרוב ל-30,000 שקל שהוא יכול היה להשתמש בו כדי באמת להתחיל את חייו עם דף חלק, מה שנקרא. הצעת החוק הזאת באה לאפשר לחייל משוחרר שנפתחו נגדו הליכי הוצאה לפועל או הליכים של רשות האכיפה והגבייה להשתמש בעד מחצית מכספי הפיקדון כדי למשוך אותם, לשלם את זה ובאמת להתחיל דף חלק. אני רוצה להודות לשר הביטחון וגם לשר האוצר, שניאותו לקחת חלק ולתמוך בפנייה הזאת. אני חושב שפה נצליח שוב לסייע קצת לחיילים המשתחררים, הבודדים והלא-בודדים, אף-על-פי שרוב החיילים שנפגעים מהעניין הזה הם חיילים בודדים, סיפורים של מישהו, שבגלל שהיה מצלצל הביתה לקנדה, להורים שלו, או לארצות-הברית,

מתעסק עם הליכי הוצאה לפועל דווקא בחופשת השחרור שלו. ועם התמיכה פה אני בטוח שהוא יוכל למשוך את כספי הפיקדון ולהתחיל דף חלק.

תודה רבה לחבר הכנסת עודד פורר. ישיב לנו, בשם שר הביטחון, השר זאב אלקין,

גברתי היושבת-ראש, חברי השרים וחברי הכנסת, בהצעת החוק שלפנינו מציעים חברי הכנסת מימוש מחצית מכספי הפיקדון לצורך כיסוי חובותיו של חייל משוחרר שננקט לגביו הליך הוצאה לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל או הליך לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. על-פי המצב החוקי הקיים היום, חוק קליטת חיילים משוחררים מאפשר משיכת הפיקדון העומד לזכות החיילים המשוחררים, וזאת בתוך חמש שנים מיום השחרור ורק לאחת מהמטרות הקבועות בחוק: השכלה, הכשרה מקצועית, רכישת דירה,

נישואים ולימודי נהיגה. בימים אלה עמל משרד הביטחון על הכנת תזכיר לתיקון החוק, שיופץ לציבור בשבועות הקרובים. בין התיקונים בתזכיר החוק יוצע להוסיף מטרות שונות שלשמן ניתן יהיה לממש את הפיקדון.

יוצע לסייע לחייל משוחרר להתמודד עם מצוקות שונות, ובהן גם מצוקות כספיות. מאחר שנושא זה יקבל את ביטויו בהצעת חוק ממשלתית, הממשלה מבקשת כי מליאת הכנסת תאשר את הצעת החוק הפרטית בקריאה טרומית בלבד בשלב זה, בתנאי שחברי הכנסת המציעים מסכימים למזג בעתיד את הצעתם עם הצעת החוק הממשלתית, אתם מסכימים. תודה רבה לשר זאב אלקין. יש הסכמה מחברי הכנסת המציעים, כפי שהבנתי.

אנחנו נצביע על הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון, משיכת כספי הפיקדון לחיילים משוחררים שנקלעו לבעיות כלכליות), התשע"ו 2016. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון, משיכת כספי הפיקדון לחיילים משוחררים שנקלעו לבעיות כלכליות), התשע"ו 2016, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, נתקבלה.

חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון, משיכת כספי הפיקדון לחיילים משוחררים שנקלעו לבעיות כלכליות), התשע"ו 2016, עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנה לקריאה

דגל ישראל ניצב לצדו. הפכנו לחברה שמתביישת בסמלים שלה, הפכנו לחברה שמי שמבזה את הדגל, דורך עליו, שורף אותו, הוא גיבור אמנות, גיבור תרבות, בשעה שמי שמניף את הדגל שלנו בגאווה הוא לא יותר מאשר קיצוני משיחי. ב-28 באוקטובר 1948 חוקק לראשונה ונקבע שהדגל שלנו, כפי שאנחנו מכירים אותו, מגן-דוד עם הפסים הכחולים לצדו, הוא הדגל והסמל של מדינת ישראל. ב-28 באוקטובר 1981 נולדתי אני. זה מצחיק לראות את הקשר המספרי והסימבולי בין הדברים. אגב, התאריך העברי שלי הוא ל' בתשרי, גם הכנסת הזאת, אבן הפינה שלה הונחה בל' בתשרי, אז כנראה לא סתם אני עומד פה פעם אחר פעם ונלחם כדי שאנחנו נשמור על כל מה שקשור לסמלים שלנו, לזהות שלנו. לעתים אני מתבייש לראות אותנו כחברה שעושה הכול כדי להתרחק מהמורשת שלה. לא רק זו הרחוקה, שהתחילה בדרכי אבות,

יצחק ויעקב, לא רק זו, אלא גם זו שהחלה לא מזמן, לפני קצת פחות מ-69 שנים. אז לא התביישנו לעמוד למול אותו או"ם-שמום, אני רוצה לשדרג ולהגיד לכם: זה לא או"ם-שמום, זה או"ם-כלום, ולהגיד שזה שלנו. אז לא התביישנו לרוץ במרדף כדי להניף את הדגל שלנו בכל מקום. לא התביישנו להתעטף בטלית. לא התביישנו לקום בבוקר ולהגיד שחרית. היינו גאים אז במוצא שלנו, בזהות שלנו, בדבר היחיד שקושר ומחבר בין כל אחת ואחד מאתנו, העובדה שכולנו יהודים ויהודיות. כולנו חלק מעם הנצח שלא מפחד מדרך ארוכה, שבעזרת החוק הזה גם יחייב את המחבל העבריין גטאס, עוד לפני שהוא ייכנס לכלא, כשהוא מגיע בפעם הבאה לוועידה של מפלגת המחבלים בל"ד, להציב את דגל ישראל שם. למה?

כי ככה החלטנו. כי מדינה שעומדת על זכותה ומכירה בסמלים שלה, תדע גם לעמוד איתן מול כל החלטה בזויה, הזויה ובדיונית של איזה או"ם-כלום שנמצא מעבר לים ומנסה להזיז אותנו כמו כלים שלובים. התבשרנו הבוקר על הקשר הייחודי והמדהים שבין המחבל גטאס למי שעד לפני כמה ימים עוד האמנתי שהוא מנהיג העולם החופשי, אבל מסתבר שהוא לא אחרון השליחים של אותו עם בדיוני פלסטיני, האיש שיצא ממנו ה"חוסיין" בימים האחרונים, הלוא הוא אובמה, שעשה הכול כדי לפגוע במדינת ישראל. זה הקשר. האחד מבריח טלפונים למחבלים, השני מריץ הצעות של מחבלים בביתן האו"ם, ובסופו של דבר אנחנו ניצבים מול חברים וחברות גם בבית הזה. לא ערבים שאין להם זיקה למורשת, להיסטוריה, לקשר הבלתי מתפשר של עם ישראל לאדמתו,

לארץ-ישראל, אלא בשר מבשרנו, דם מדמנו, אחינו יהודים ויהודיות שלעתים אני מרגיש שהם שכחו שהם כאלה. שכשמכים בהם פעם אחת, הם מגישים את הלחי השנייה. וכשמכים בלחי השנייה, הם נותנים גם את הראש, ואין להם בעיה גם לצעוד בבושת פנים בשם אותם אלה שנמצאים מעבר לים, אבל מנסים להכתיב לנו מה היא המציאות. הם שוכחים שבוקר-בוקר, שעה-שעה, הם מסתייעים ביכולות שלנו, לא רק באפריקה ביכולות חקלאיות, אלא העולם כולו, בהתמודדות שלו מול הטרור,

אותו טרור שעד לא מזמן אמרו שהוא טרור שקשור לאותו סכסוך ישראלי מול העם הבדיוני הפלסטיני. כיום כבר כולם מבינים שזה אסלאם קיצוני, אסלאם קיצוני שכל מהותו לחרב את העולם. אבל אנחנו? אנחנו נמצאים כאן, בארץ-ישראל, ולא מתביישים להגיד שהדגל שלנו, של כולנו, הוא כחול ולבן היום, אתמול, היה גם ויהיה גם מחר. חברים, המציאות הזאת שיושבים פה חבורה של חברי כנסת פישרים, שמוכנים למכור את נשמתם רק בשביל איזושהי כותרת זולה, שעומדים ומתרפסים פעם אחר פעם בפני אסופה של מחבלים, המציאות הזאת תסתיים. כיף לי לראות, פחות כיף לי לראות אותו בכנסת, אבל כיף לי לראות שהוא נכנס לשמוע את דברי, כי גם טיבי, מי שהיה היועץ של הארכי-מחבל וכיום יושב בכנסת ישראל ובמתק שפתיים מחלחל ומניע ריב ומדון נגד מדינת ישראל, גם הוא יצטרך, אם לא בגלל שהוא מבין שזה מה שהוא צריך אלא בגלל שנחייב אותו, להעמיד ולהניף את דגל מדינת ישראל. ביום שני הבא, עת כינוס ישיבות הסיעה, אני מתכוון לבוא אישית ולוודא שחברי הרשימה הפלסטינית, זו שאחד מחבריה כבר נמצא ובעזרת השם גם יישאר לשנים רבות מאחורי סורג ובריח, וחלק נוסף מחבריה יגיע לשם כנראה בקרוב. אני נתקל במציאות שחברי כנסת רבים לא מסוגלים להתמודד עם האמת. חברים, זו לא האמת שלי, זו האמת של עם ישראל. עם ישראל, שבמשך אלפיים שנה חלם לחזור לאדמתו, חלם להיות עם חופשי בארצו. אני אגלה לכם סוד: אנחנו עדיין לא כאלה. הגיע הזמן שניפרד מהכבלים הגלותיים, הגיע הזמן שנשתחרר מחבלי ושרשראות הפחד של מה יאמרו בגויים. סיפרתי לכם לא מזמן שנכחתי באירוע, ובאותו אירוע ניגשה אלי גברת נחמדה ואמרה לי: חבר הכנסת חזן, אני מכירה אותך. אמרתי לה: מאיפה את מכירה אותי? היא אמרה לי: אתה, אתה השובב הזה מהכנסת. לרגע אחד הורדתי קצת את מבטי ואמרתי: אני מתנצל, לא התכוונתי להיות כזה שובב. היא אמרה לי: אני כועסת עליך מאוד. אמרתי לה: על מה יש לך לכעוס עלי? היא אומרת לי: אני כועסת עליך כי אתה עמדת בכנסת וצעקת על הערבים, על חברי הכנסת הערבים. אמרתי לה: תשמעי, כשאני מדבר מהבטן, אני מדבר מהלב ואני צועק את הצעקה של עם ישראל השפוי, השפוי ברובו, אז אני מתנצל אם נפגעת. היא אומרת לי: אתה הבנת אותי לא נכון. אני כועסת עליך, כי לא צעקת מספיק. אנחנו שפכנו דם כדי שתהיה לנו מדינה. הגיע הזמן שנפסיק לחשוב מה יאמרו הגויים. הגיע הזמן שנתחיל להכתיב להם. אני אגלה לכם סוד: זה לא עניין של "הגיע הזמן" זה רק עניין של להשיב עטרה ליושנה, כי ככה תמיד עשינו. בימי החנוכה האלה אנחנו נזכרים, ודיברנו על כך רבות, שלפני אלפיים שנה היו אחרים שניסו להרחיק אותנו מהזהות שלנו, והיום יש דומים להם דווקא מתוך הבית הזה. רגע לפני שאני מסיים אני רוצה להגיד לכולם: הגיע הזמן להניף את הדגל, לשאת אותו לא רק ציונה אלא לכל מקום בארץ-ישראל. חברי חברי הכנסת, אני מודה לכם על התמיכה. התמיכה הזאת היא לא בי, התמיכה הזאת היא במדינת ישראל, היא בגאווה במורשת, היא בגאווה בסמלים. אני גם רוצה להגיד לכם עוד פעם: לא תמו המלחמה והמאבק שלנו בשונאינו מבית שיושבים כאן ובאויבינו מחוץ. זה הזמן גם להזכיר ברגעים אלה את אחינו היקרים הדר גולדין, שנמצא כבר 765 ימים מעבר לקווי האויב בשבי המר, ואורון שאול שנמצא כבר 788 ימים באותו מקום אכזר. צריך גם להזכיר את האזרח, אזרח תמים שלא עשה דבר רע, אברה מנגיסטו, שלא מקבל ביקורים הומניטריים, אבל אנחנו נותנים לחברי כנסת עבריינים בכנסת להבריח אמצעי לחימה למחבלים. הגיע הזמן לא רק לקדם חוקים שמגדירים את הזהות שלנו, הגיע הזמן לקדם חוקים שמגרשים מכאן מחבלים תומכי טרור. כמו שאמרתי בעבר, הסרנו חסינות מעל מחבל אחד, השלב הבא הוא להסיר את החסינות מעל יתר המחבלים. גברתי היושבת-ראש, אני מסיים ואומר, לסיכום. ראינו היום חברי כנסת שנלחמים בשם הבוגדים של "שוברים שתיקה". אמרתי: בוגד אחד, גטאס, כבר בדרך לכלא, תודה. יתר הבוגדים יהיו בדרך אחריו.

עם ישראל חי, חברים. תודה רבה לחבר הכנסת אורן אסף חזן. יש בקשה להתנגד מחבר הכנסת חיים ילין, אחרי התשובה של סגן השר. בבקשה, ישיב לנו סגן שר הפנים משולם נהרי. בבקשה, אדוני. אחרי התשובה של הממשלה תהיה לכם אופציה להתנגד. בבקשה, אדוני. אדוני, רק להזכירך, עד עשר דקות יש לך. אם ארצה לנצל. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת בראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט 1949, כך שתחול חובה להציג את דגל ישראל בכל אירוע ציבורי שבו משתתף נציג רשמי של המדינה, ואם הנציג מיועד לשאת נאום, יוצב הדגל על הבמה שעליה ינאם, במקום בולט לעין ולאורך כל זמן הנאום. הגדרת "נציג רשמי" כוללת את נשיא המדינה, ראש הממשלה, חברי הכנסת, שרי הממשלה ושגרירי מדינת ישראל. אם השתתף נציג רשמי באירוע ציבורי שלא הוצג בו הדגל, כאמור, לא יוכל נציג זה להשתתף באירוע ציבורי של הגוף שארגן את האירוע, וזאת במשך שישה חודשים. הצעת החוק מבקשת לקבוע עבירה שלפיה מי שעובר על ההוראות הנ"ל דינו קנס של 5,000 ש"ח. לפי דברי ההסבר, מטרתה של הצעת החוק היא "למנוע מצב שבו משתתף נציג רשמי של המדינה באירוע שבו לא מוצב דגל המדינה". אדוני המציע, אשמח מאוד אם תאזין לחלק החשוב הזה: ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה ביום 25 בדצמבר 2016 לתמוך בקריאה טרומית בהצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה של חבר כנסת אורן אסף חזן ואחרים, ובתנאי שהמשך הליכי החקיקה ייעשה בהסכמת משרד הפנים ומשרד המשפטים, ועל-פי המתווה הבא:

חובת הנפת הדגל תוחל רק באירוע ציבורי שמתקיים בתוך המשרד הראשי של משרדי הממשלה ושל הרשויות והתאגידים שהוקמו בחוק, המנויים בסעיף 2א(1) לחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט 1949,

לא תוטלנה סנקציות בגין אי-הנפה,

החוק יהיה טריטוריאלי ולא יחול על פעילותם של נציגי המדינה בחו"ל. האם אדוני מסכים?

זה לא בדיוק, אבל בגדול כן. אין "בגדול". זה לא מה שסיכמתי עם משרד המשפטים.

אלה התנאים, וזו ההחלטה של ועדת, הוא לא מסכים.

מה שאומר שהחוק מיותר ומטומטם.

חבר הכנסת אורן אסף חזן. חבר הכנסת אורן אסף חזן, האם מקובלת עליך ההצעה של סגן השר?

לא מקובל. אם עכשיו יהיו לך שלוש דקות אפשרות לחזור לכאן, אתה תגיע. כעיקרון, עכשיו אנחנו ממשיכים. אם זה יהיה מקובל עליו אז אתם ממליצים לתמוך. זה מה שאני מבינה.

זו החלטת הוועדה, והתמיכה מותנית בהסכמה לשלושת התנאים הללו.

הוא רוצה? כן, הוא יחזור. אבל בסדר, אנחנו נלך לפי זה. אם לא תהיה הסכמה, אז הממשלה, נותן הסכמה. הוא מסכים, מסכים. מסכים, מסכים. הוא לא מסכים. זה לא נכון, הוא אמר שהוא לא מסכים. חבר הכנסת אורן אסף חזן, סגן השר רוצה לסכם את הנאום שלו. אני מסכים, מסכים, בסדר.

מסכים. תודה רבה.

הוא מסכים לבטל את החוק שלו. התנאים של הממשלה מבטלים את החוק. יש עוד? תודה. תודה רבה לסגן שר הפנים משולם נהרי. חבר הכנסת חיים ילין מבקש להתנגד. בבקשה, אדוני. לאחר מכן, אם חבר הכנסת אורן אסף חזן ימצא לנכון לחזור לכאן לשכנע, יש לזכותו. כן, בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. רגע, אני צריך לעמוד פה. למה? אני מבקשת: מדברים כאן. אנחנו לא עושים פה הצגות. בבקשה, אדוני.

אני צריך לעמוד לפני הדגל. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושבת-ראש, כמה שנאה יכולה להיות אצל בן-אדם?

כמה אפשר להפוך את אהבת מדינת ישראל, את הדגל ואת ההמנון לשנאה? כמה? כמה אפשר להיות, זו שאלה שאני שואל את עצמי. כמה אפשר להגיד על שלושה רבעים ממדינת ישראל שהם חבורת בוגדים? כמה אפשר כל הזמן לדבר ולדבר, להטיף, לחנך? כמה? היום חבר הכנסת בא ואומר שהוא גאה להיות סרסור של זונות, אבל חברת כנסת אחת אמרה לו שהיא ספסרית והיא סוחרת במחבלים. כמה אפשר להגיד את הדברים ברמה הזאת בוועדת החינוך? כמה אפשר להמשיך ולהטיף לכל מדינת ישראל?

עד שנעיף מפה את הבוגדים. כמה וכמה? אבל לא באתי לדבר רק על זה. במקום שאנשים נלחמים, אנשים נותנים את חייהם, והוא קורא להם בוגדים, במקום הזה באתי לדבר. מטיפים לנו פה על ציונות, מטיפים לנו פה על ארץ-ישראל, ובסופו של דבר קוראים לנו בוגדים, לכולם. כל מי שלא נקרא עוד בוגד, בדרך.

כבוד היושבת-ראש, אני אומר לך שכל מי שמוציא את המילה הזאת מהפה בקונוטציות כמו שהוא הוציא אותה היום, צריך להוציא אותו החוצה, בדיוק כמו שלוש קריאות. אני מציע שהחוק הזה יעבור בעוד הסתייגות. סגן שר הפנים, אני מציע עוד הסתייגות: שכל פעם שמדינות מצביעות באו"ם תיסגר הכנסת וכולנו נלך לאותן מדינות עם דגל ישראל להסביר להם כמה אנחנו אוהבים את מדינת ישראל. למה אני אומר לך את זה? כי ראש הממשלה מתנגד לסגנית השר חוטובלי, ואני מאוד מעריך אותה, למרות שאידיאולוגית אין לי כלום אתה כמעט,

אבל היא יודעת דבר אחד: שלא מביאים אנשים לנזיפה. כשיוצאים למלחמה, יוצאים למלחמה על מדינת ישראל, לצאת כל כנסת ישראל עם דגל ישראל לניו-זילנד, לכל המדינות האלה שעכשיו הוא רוצה לסגור. לא נלחמים פה במדינת ישראל על התדמית של מדינת ישראל. נלחמים שם בחוץ, ואת זה לא יודעים לעשות. את החוק הזה צריך לבוא וללמד את חוץ-לארץ, את כל המדינות בגולה, מה אנחנו עוברים, מה זה טרור ואיך נלחמים מול טרור ומה זה ציונות ופטריוטיות, את כולם, קואליציה ואופוזיציה, צריכים לעשות בחוץ-לארץ. לא פה.

משפט אחרון, בבקשה.

אבל ראש הממשלה בוחר, ואני מזמין את כולכם לראות את הסרט המצויר "מולאן 2". ב"מולאן 2" הגיבורה עושה את התנועה הזאת, הפרד ומשול, הפרד ומשול. זה בדיוק מה שראש הממשלה שלנו עושה.

הוא מפריד את העם, הוא שומר על הכיסא והוא ממשיך במשילות.

אני לא רואה אותו. האם אתה מעוניין, חבר הכנסת אורן אסף חזן? אל תוותר,

אורן, אל תוותר. רוצים דגלים קטנים קטנים כאלה. עד שלוש דקות לרשותך. "כחול ולבן אתמול, היום וגם מחר. הדגל שלי, " היושבת-ראש, השרים, חברי הטובים וחברותי בקואליציה, חלקם גם באופוזיציה, אני מחייך. אני מחייך, כי הציבור בישראל סוף סוף רואה את הפרצוף המכוער שלכם, סוף סוף הוא יוצא החוצה.

אם לא הספיק כשנתבקשתם לחתום על הדחה של מחבל בכנסת ישראל, לא פחות ולא יותר: מחבל. נשים לרגע בצד את העובדה שאתם לא עוזרים לנו להתמודד מול יתר המחבלים שעומדים ליד הדוכן הזה ומכנים את חיילי צה"ל רוצחים, מחבלים אחרים שעומדים בדוכן הזה וקוראים לצאת לפיגועים, מסיתים מעל בימת הכנסת. מחבלים אחרים שיושבים מעל הדוכן הזה וקוראים למרד. אז בואו נשים לרגע בצד את זה שאת זה אתם מוכנים לקבל. עם זה אנחנו יודעים להתמודד. הם פעם אחר פעם נתקעים בי ונתקלים בי ואני סותם להם את הפה. אבל העובדה שלא הסכמתם ואתם לא מוכנים לחתום על הדחה של מחבל, זה כבר סיפור אחר. והיום אנחנו מגלים את הפרצוף המכוער הנוסף שלכם, אותו מוסר כפול של השמאל הקיצוני שהפך להיות השמאל, להדיח אותך, שמתרפס מול הפלסטינים, הפלסטינים הדמיוניים שיושבים פה בכנסת. אורן, זה מה שהם יעשו

אני מבקש מהסדרנים אם אפשר להגיש ממחטות לח"כים הערבים מהרשימה הפלסטינית המשותפת.

באתי להגיד לח"כים הערבים ממרצ כי מרצ היום, זה נהיה כמו הרשימה המשותפת. אולי תעשו, אולי תעשו, רשימה משותפת כפולה: זהבה גלאון, באסל גטאס, אילן גילאון, אחמד טיבי, וכן הלאה וכן הלאה. אולי אנחנו בארץ-ישראל, במדינת היהודים, נניף את הדגל גבוה בגאווה, גם פה וגם מעבר לים, כי אנחנו לא מתביישים. לא מתביישים זה, אם אתם רוצים לקבל מכות, להמשיך לקבל מכות, תגידו לי. אני אכוון אתכם לכל מיני שכונות פה במדינה ששם מרביצים לנכנסים. אני מסיים, אני מסיים ואומר רק דבר אחד, אני אגיד את זה בצורה פשוטה שכל עם ישראל ישמע: יש פה חבורה של פתטיים, חברי כנסת שלא יודעים לענות אידיאולוגית, אז פוגעים. אז לאלה שקראו לי בשם גנאי כזה שבית-המשפט קבע שלא היה,

זהבה גלאון היא סרסורית של מחבלים. ההבדל ביני לבינה שבמקרה שלי בית-משפט קבע שלא היה וזהבה עדיין לא נשפטה. וכמו שאמרתי, ואני מסכם, מחבל אחד כבר נשפט והוא בדרך להיות מאחורי סורג ובריח. לאט-לאט, הוא הראשון, היתר בדרך.

חברים, תרימו את הדגל בגאווה.

תודה רבה לחבר הכנסת אורן אסף חזן. רבותי, אם כן, אנחנו, על-פי בקשת הממשלה ההצבעה תהיה שמית. גברתי מזכירת הכנסת, אני מבקשת להתחיל בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, נגד טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה,

מיכאל אורן,

דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, נמנע קארין אלהרר, נגד זאב אלקין,

דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול, נגד נאוה בוקר, בעד חברי הכנסת, אנחנו מבקשים שקט באולם. לא שומעים. בהצבעות בבקשה בקול רם. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד ביטן, בעד מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח איל בן ראובן, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, נגד עמר בר-לב, נגד ענת ברקו, בעד יוסף ג'בארין, נגד יגאל גואטה, בעד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, נגד זהבה גלאון, נגד יהודה גליק, בעד יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים,

משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת אבי דיכטר, בעד צחי הנגבי, בעד יצחק הרצוג,

שרן השכל, בעד יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, בעד חנין זועבי, נגד ג'מאל זחאלקה, נגד תמר זנדברג,

עבד אל חכים חאג' יחיא, נגד ציפי חוטובלי, בעד אורן אסף חזן, בעד הנפת הדגל. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אורן אסף חזן, בעד דב חנין, נגד אכרם חסון, בעד יואל חסון, נגד אחמד טיבי,

מנואל טרכטנברג, נגד מרדכי יוגב, בעד יוסי יונה, נגד שלי יחימוביץ, נגד חיים ילין, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אלי כהן, בעד

כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד יעל כהן-פארן, אינה נוכחת חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי,

מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח יעקב ליצמן, בעד סופה לנדבר,

יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז, בעד מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, אינו נוכח אברהם נגוסה, בעד איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, נגד רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ, בעד אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה,

רחל עזריה, אינה נוכחת חמד עמאר, בעד רועי פולקמן, בעד עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, בעד יעקב פרי,

עיסאווי פריג'

פרץ, אינו נוכח נורית קורן, אינה נוכחת יואב קיש, בעד איוב קרא, בעד מירי רגב, בעד מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח נחמן שי,

עפר שלח, נגד איציק שמולי, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת תודה, גברתי. נא לעבור על השמות של חברי הכנסת שלא השתתפו עד כה בהצבעה.

אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר,

רוברט אילטוב, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת יצחק וקנין, אינו נוכח חיים ילין, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח יעל כהן-פארן, אינה נוכחת חיים כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת אראל מרגלית, אינה נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, אינו נוכח אוסאמה סעדי, נגד רחל עזריה, אינה נוכחת עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, אינה נוכחת מיכל רוזין, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת סתיו שפיר, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת חברי הכנסת שלא הצביעו עד כה ורוצים להצביע, חבר הכנסת חיים ילין?

(קוראת בשם חבר הכנסת) חיים ילין, נגד יש עוד חברי כנסת שמעוניינים להצביע? אין. תמה ההצבעה.

אני מבקשת לסכם את ההצבעה ולהציג לנו את התוצאות. תודה.

ההצבעה: בעד, 44 חברי כנסת, מתנגדים, 34,

קובעת כי

הסמל והמנון המדינה (תיקון, הצבת דגל באירוע ציבורי), התשע"ו 2016, עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת הפנים והגנת הסביבה.

ועדת, טוב,

ביקשו פה שתי ועדות: אחת מהן היא ועדת הפנים והגנת הסביבה, והשנייה היא הוועדה למאבק בנגע הסמים.

ההצעה עוברת לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שתמשיך בטיפול בהצעת החוק הנ"ל. רבותי, הודעה אישית לחברת הכנסת זהבה גלאון.

לרשותך עד חמש דקות. אני מבקשת קצת להירגע. חברי הכנסת, צוותים, שקט באולם. אנחנו מבקשים שקט. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, היינו עדים לפני כמה דקות לאחד משיאי ההתבהמות של הכנסת הזאת. אנחנו מכירים את זה כשרימות קטנות מכרסמות, תולעים קטנים מכרסמים. אנחנו רואים כאן תולעת שעמדה על הדוכן ומכרסמת ביסודות הדמוקרטיה, כי כשמכנים חברי כנסת באופן קולקטיבי "בוגדים" והכנסת הזאת אינה מזדעקת, אתם מכרסמים ביסודות הדמוקרטיה. ועוברים על זה לסדר-היום, כי יש כאן מישהו שלא מתחילים אתו ולא מתעסקים אתו, והוא יכול לעמוד כאן על הדוכן ולומר דברים שהאוזן לא סובלת. כן, האוזן לא סובלת הכול. אנחנו ראינו כבר איך מילים הופכות לאצבע על ההדק, אנחנו ראינו איך אנשים תפסו אותן כפשוטן. ועומד לו כאן חבר כנסת זחוח ומעז להאשים אנשים פטריוטים, מחויבים לכנסת הזאת, מסיעות האופוזיציה, כבוגדים, כמשתפי פעולה. והכנסת לא מזדעקת, והיא לא אומרת מילה, ואחר כך שואלים איפה היינו. תולעים כאלה קטנות מכרסמות. אתם יודעים מה מאפיין רימות? שאין להן שכל. זה הדבר שמאפיין אותן, הן תולעים, הן יודעות לכרסם. זה מה שקורה כאן, הרימות הקטנות האלה מכרסמות בכנסת, ואז עומד כאן חבר כנסת על הדוכן זחוח. ואני שואלת: איפה החברים שלו? איך אתם שותקים? מי ששותק, הופך להיות שותף לרימות האלה, לתולעים האלה. אפס שכל, אבל לכרסם כן. תודה רבה. תודה רבה, גברתי. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. חבר הכנסת חזן, מספיק. אנחנו עוברים להצעת חוק שירות לאומי-אזרחי (תיקון, איסור מימון מדינה זרה), של חבר הכנסת אמיר אוחנה.

אדוני, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, תודה לך, חברי וחברותי חברי הכנסת, מטרת הצעת החוק הזאת היא לעשות סוף לאבסורד ולהפסיק את הסיוע שמדינת ישראל נותנת לגופים הפועלים נגדה. אני רוצה קודם להודות לידידי יושב-ראש הקואליציה, שהצטרף להצעת החוק הזאת, ולשרים שסייעו להעביר אותה בוועדת השרים לענייני חקיקה, אחד מהם הוא השר אקוניס, שגם ישיב. אני יודע, השר אקוניס, שזה נושא שבוער בעצמותיך, ואני רוצה להודות לך. חברים, דמיינו את התרחיש הבא: אדם שאיננו יכול לשרת בצה"ל, אם מסיבה רפואית, אם מסיבה דתית או אחרת, אבל הוא רוצה לסייע למדינת ישראל, מגיע לשירות הלאומי ואומר: אני רוצה לעזור. מסתכלים בשירות הלאומי ואומרים: כן, יש תקן פנוי ב"בצלם", לך תעזור ל"בצלם", זה יהיה הסיוע שלך למדינת ישראל. כבודו, אני רוצה להזכיר שכשאנחנו מדברים על "בצלם", אנחנו מדברים על ארגון, קודם כול, שעיקר המימון שלו ממדינות זרות, מממשלות זרות, והדבר הזה אומר שלכל הפחות האינטרסים של מדינת ישראל ושל הממשלות הללו אינם חופפים, ובמקרה הרע הם ממש סותרים. אבל יותר מזה,

אנחנו מדברים על ארגון שהעומד בראשו בשיא תקופת הלחימה ב"צוק איתן", בעוד חיילינו נהרגים, 67 חיילים, בעוד אזרחינו נהרגים, רץ לרשתות הטלוויזיה הזרות כדי לקרוא למדינת ישראל ולחיילי צה"ל "פושעי מלחמה" על מה? על ששמו להם למטרה לפגוע בבתיהם של מפקדי ה"חמאס". עליהם הוא הולך להגן, על מפקדי ה"חמאס".

גברתי, את אמרת לי "שקרן" כן. ואני מצטט את זה, ואני אוכיח לך שאת השקרנית.

חגי אלעד הלך, בשיא תקופת הלחימה ב"צוק איתן", להציג את מדינת ישראל כפושעת מלחמה על כך ששמה למטרה לפגוע בבתיהם של מפקדי "חמאס". הוא מייצג את ה"חמאס"?

זהבה גלאון.

אתה תפסיד בתחרות הזאת. אתה תפסיד בתחרות הזאת. לא זו אף זו, הלך אותו אדם העומד בראש "בצלם" לפני חודשיים למועצת הביטחון של האו"ם וקרא למדינות העולם לנקוט סנקציות חריפות כלפי ישראל, וראינו שהתוצאה לא איחרה לבוא. חלק מהנהלת "בצלם",

צריך לשמוע את הקולות שהם משמיעים,

הגברת אורלי נוי מהנהלת "בצלם"

היא לא מהנהלת "בצלם". היא לא שם, שנים היא לא שם. אי-אפשר להבין באמת את זוועות הכיבוש של 67' בלי להכיר, גברתי, באסון, בנכבה של 48'. היא לא שם, ואתה משקר פעם שנייה. על מה את מגינה? לא את עמונה הם רוצים. אבל היא לא שם, אבל היא לא שם, על מה אתה מדבר? לא את עמונה ולא את אריאל הם רוצים.

אני מבקש משניכם להפסיק. מה שהם רוצים, גברתי, זה את "יאפא, ועכא, וביסאן ואל-קודס". כפי שאמרה אותה גברת, זה האסון: הקמתה של מדינת ישראל, יפו ועכו ובית-שאן וירושלים. איך ניתן לטעון עוד כי את טובתה של מדינת ישראל הם מבקשים? הוויכוח בין ימין לשמאל בציבוריות הישראלית, בעד או נגד הקמת מדינה פלסטינית, בעד או נגד מסירת יהודה ושומרון, הוא ויכוח מקובל ולגיטימי. בין זה ובין "בצלם" המרחק ענק. אני פונה דווקא אל החברים משמאל, דווקא אלה שהמקום הזה, מדינת ישראל, חשוב להם, אלה שהעם הזה, עם ישראל, יקר להם, שלא תומכים בימין, שלא בחרו בנתניהו, אבל הם אוהבי הארץ: הדיון סביב "בצלם" אינו באמת דיון סביב העתיד של יהודה ושומרון, או אם תרצו הגדה המערבית והשטחים וההתנחלויות. השפה אולי שונה, אבל המקומות אינם. הוויכוח הזה הוא לגיטימי. אני אינני חושב כך, אתם כן, וזה לגמרי לא הופך אתכם בעיני לבוגדים, אויבים, זה לא הופך, לא הופך,

אלא, במקרה הגרוע, ליריבים פוליטיים בני עם אחד, לא צריך להיות ציניים, חברת הכנסת אלהרר, אני אומר את זה מכל הלב, גדלנו יחד, למדנו יחד, נמשיך לחיות כאן יחד, ואני יודע, חברת הכנסת אלהרר, כי אני מכיר אתכם ואני מכיר את הקהל, שכשאויבים אמיתיים קמים עלינו, אתם רצים כתף לצד כתף יחד עם כל אוהבי הארץ הזאת להגן עליה ועל תושביה בגופכם. צו 8 או לא, אתם קמים ועושים את מה שצריך,

אבל מה שעושה ארגון "בצלם" הוא שונה, הוא שונה מאוד. הארגון הזה, שעיקר המימון שלו מגיע מממשלות זרות, ששולח את העומד בראשו לטנף, לערער את היציבות, לא של ממשלת הימין,

אני מזכיר שמי שטבע את המונח "בלי בג"ץ ובלי 'בצלם'" לא היה ראש ממשלת הימין,

מדינת ישראל ושל חיילי צה"ל בפני העולם ולהפוך למסכן ולקורבן את מי שהם בפועל שוחטי תינוקות במכוון. הם יטענו במתק שפתיים שהם כמוכם חושבים על טובתה של מדינת ישראל, הם ישקרו. שימו לב לדברים שהם אומרים. איך אפשר לטעון שזו טובתה של מדינת ישראל כשהולכים ל-Sky News בשיא תקופת הלחימה ואומרים את הדברים הללו? אני מזכיר: מדובר במלחמה שאנחנו נקטנו כמלחמת מגן אחרי אלפי טילים, כשהמטרה של כל אחד ואחד מהם הייתה לחסל אותנו, בלי הבחנה בין ימין לשמאל, יהודים וערבים, את כולנו. מידע אישי אני יכול לומר שכאשר אנשי צבא וביטחון מגיעים ארצה ללמוד על המאבק שלנו בטרור, הם נדהמים לשמוע איזה משאבים וכמה צה"ל משקיע בניסיונות להפחית פגיעה באוכלוסייה בלתי מעורבת בסביבה כה צפופה. "הקש בגג", כרוזים, טלפונים למיניהם, כאשר ה"חמאס" מנסה לעשות ככל יכולתו כדי למקסם פגיעה זו ומאיים על תושבי עזה המבקשים למלט את עצמם ואת בני משפחותיהם, תוך ידיעה שאידיוטים שימושיים בארץ ובעולם נוכח מראות קשים, והם קשים, של אזרחים שייפגעו, ישלחו את חציהם לעבר הצד המתגונן, הוא מדינת ישראל. עכשיו אני מצטט, חברת הכנסת גלאון. שימו לב לדברים שאומר מנכ"ל "בצלם". זה ציטוט: "ישראל פוגעת באופן בלתי חוקי בבתיהם של מפקדי ה"חמאס". התקפות אלה הן עבירה על-פי הדין הבין-לאומי". הרבה נזעקו להגן, כמו חברת הכנסת גלאון, על כך שאין בכך כדי להגן על "חמאס", אז מה יש בזה? זה מה שהוא עושה. בואו נחשוב על זה רגע: אם הערכת כוחות הביטחון היא שחיסול מפקדי ה"חמאס" גם כשהם שוהים בבתיהם, ואפילו אינם לבדם, יביא לשינוי פני המערכה וייתכן אף להפסקת הלחימה, דבר שיחסוך חיי בלתי מעורבים בשני הצדדים, בוודאי רבים יותר בצד העזתי, האם עליהם לעשות זאת למרות המחיר האפשרי בחיי בלתי מעורבים, או להימנע מלעשות זאת למרות המחיר הוודאי בחיי כאלה? על זה אתם רוצים להגן? לזה אתם רוצים לתרום? ולהבדיל, שמעו את קולונל ריצ'רד קאמפ, שלא רק שאיננו ישראלי, גם יהודי איננו.

הוא איש צבא עתיר ניסיון וידע. בסיומם של הדברים שהוא נושא באו"ם בנוגע למבצע "עופרת יצוקה", שימו לב מה הוא אומר: "יותר מכול, האבדות האזרחיות היו תוצאה של דרך הלחימה של "חמאס", אשר בכוונה ניסה להקריב את אזרחיו שלו. לישראל לא הייתה ברירה אלא להגן על אנשיה מפני טילי ה'חמאס'. צ"ל עשה יותר להגנת זכויות האזרחים באזור לחימה מאשר כל צבא אחר בהיסטוריה של הלחימה". כן, זה בסדר לחשוב אחרת. זה בסדר להתווכח. אפילו לקלל הולך, כפי שראינו כאן לא אחת. אנחנו במזרח התיכון, ומדובר על החיים של כולנו. אבל זה לא מה שעושה "בצלם". "בצלם" מספקת הגנה באצטלה של זכויות אדם לא רק לגרועים שבאויבינו, אלא לאויבי העולם החופשי. שאלו את עצמכם האם אנשי ה"חמאס", שוחטי התינוקות במיטותיהם, מדכאי זכויות הנשים, קוטלי ההומואים, משחיתי חופש הביטוי, המייחלים ליום שבו יזעקו העצים והאבנים למוסלמים לטבוח ביהודים, סעיף 7 לאמנת "חמאס" נתרמים מפועלה של "בצלם" או לא? ומדינת ישראל שאתם אוהבים, בלי קשר לחלוקה המפלגתית ימין ושמאל, נתרמת או ניזוקה? צ'רצ'יל אמר פעם: "עשיתי לעצמי כלל: לעולם לא לבקר או להתקיף את הממשלה של מדינתי כשאני בחו"ל. כשאני בארצי, אני משלים את החסר". איפה הוא ואיפה הגמדים הפרלמנטריים שאתם? תודה רבה, אדוני. אדוני השר, השר אקוניס, בבקשה. ישיב בשם הממשלה השר אקוניס. גם לך, אדוני, עשר דקות. אדוני היושב-ראש, תודה לך, חברות וחברי הכנסת, אדוני, ברשותך, לפני התייחסות הממשלה להצעת החוק של חבר הכנסת אוחנה וחבר הכנסת ביטן, אני חושב שאי-אפשר שלא להתייחס לנאום או להודעה שאמורה להיות משודרת בעוד כחמש שעות מוושינגטון לכאן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אזרחי ישראל, ג'ון קרי, אנחנו לעולם לא נחזור לקווי ה-4 ביוני 1967. לעולם לא. אדוני היושב-ראש, ג'ון קרי, שר החוץ היוצא של ממשל אובמה, יכול להגיד הערב כל מה שהוא רוצה. אבל כדי שלא תהיה לו, אדוני היושב-ראש, ולאחרים בממשל האמריקני היוצא, שלא תהיה להם שום אי-הבנה: ישראל לעולם לא תיסוג לקווי 67' לא בשומרון, לא ביהודה, לא ברמת-הגולן ולא בירושלים. לג'ון קרי ולממשל היוצא, חבר הכנסת פרי, ולכל מי שהצביע בשבוע שעבר במועצת הביטחון, אני אומר היום מירושלים: אין עם כובש בארצו. אין דבר כזה. תספח, למה אתה לא מספח? אתם שקרנים. אנחנו בנינו ואנחנו נבנה במולדת ההיסטורית של העם היהודי, מכוח הזכות ולא בזכות הכוח. אבל למה לא לספח? אנחנו היינו, אדוני היושב-ראש, אי-אפשר לערער על זה, אפילו ג'ון קרי, חברת הכנסת יחימוביץ, לא יוכל לערער על כך, היינו פה לפני כולם, ואין שום החלטה, או שום נאום, או שום הודעה שתשודר הערב בוושינגטון שתשנה את העובדה הבסיסית ביותר, היסודית ביותר, האמיתית ביותר: הארץ הזאת, ארץ-ישראל, היא ארצו של עם ישראל. יש קשיים, אדוני היושב-ראש? נתגבר עליהם. התגברנו עליהם. אנחנו מדליקים היום,

כבר נר חמישי של חנוכה. היה קושי, היה קושי גדול, כי אנחנו צריכים לזכור את זה. זה היה קשה, היה מאבק, הצלחנו, אנחנו פה. המאבק הזה נמשך, חבר הכנסת פריג', אני רואה שאתה מחייך, ודאי הדלקת נר חנוכה בכל ערב מהערבים של חנוכה, בחמשת הימים האחרונים. אפילו אתה לא יכול לערער על העובדות. עובדות,

מדיניות צריכה להתבסס על עובדות ולא על בדיות. כל עוד, אדוני היושב-ראש, היא מתבססת על בדיות, כמובן אין לה שום היתכנות. יכולה להתקבל כל החלטה, אנחנו ממשיכים. לעניין הצעתם של חבר הכנסת אוחנה וחבר הכנסת דוד ביטן, אני אומר כמובן מייד בהתחלה: הממשלה תומכת בהצעת החוק, ביוזמת החקיקה, של חברי הכנסת אוחנה וביטן, לתיקון חוק השירות הלאומי האזרחי כך שיכלול איסור על ביצוע שירות לאומי בארגונים המקבלים את מימונם ממדינות זרות. אני לא חושב, חברת הכנסת גלאון, שיש צורך להשתמש בכינויים שאפשר להדביק לכל אחד במערכת הפוליטית:

כינויי גנאי, כינויים מעליבים, או כינויים שעשויים להתקבל, אדוני היושב-ראש, אצל חלק מן השומעים אותם, כפגיעה או כהעלבה. על העיקרון אני כן רוצה לדבר אתך, דווקא אתך, משום שהדבר הזה, גברתי, שבו ה-NGOs מקבלים מימון מקרנות של מדינות זרות, את כדמוקרטית שמאמינה בדמוקרטיה, היית צריכה לצאת חוצץ, כפי שנאמר בעבר על-ידי חברת הכנסת יחימוביץ פעמים רבות, לצאת חוצץ, לצאת חוצץ זה שלך לא? אמרתי. זה לא אני, זו הדמות שלי. אז הדמות שלך. אז עם הדמות שלך נחכה לפורים, עכשיו חנוכה.

חברת הכנסת גלאון, זוהי התערבות של מדינות זרות בדמוקרטיה הישראלית. אני לא מדבר על אופי הפעילות כרגע. בעיני הוא חמור, בעיני הוא חמור, בעיני הוא פסול. אני לא אומר את זה על אופי הפעילות, את יודעת מה דעתי על אופי הפעילות של "שוברים שתיקה" של "בצלם", של "עדאלה" וכדומה,

אני מדבר על העיקרון.

מה היה קורה, חבר הכנסת פרי, אם מדינות זרות, קרנות של מדינות זרות היו מזרימות כסף רק לעמותות של הימין? כאשר קורה כרגע המצב האבסורדי, חברת הכנסת גלאון, הקרן של הוד מלכותה מבריטניה מתערבת בוויכוח פוליטי-פנימי במדינת ישראל כאשר היא מזרימה כספים. אותו דבר עושים ההולנדים, אותו דבר עושות, כמובן, אדוני היושב-ראש, מדינות סקנדינביה שלהן יש קשר הדוק, חבר הכנסת פריג', לסכסוך הישראלי ערבי. מה זה הדוק? קשר הדוק מאוד לארצות סקנדינביה עם הסכסוך הישראלי ערבי.

זה קשור להצעת החוק?

אולי לא הקשבת, חבר הכנסת חסון. זו בדיוק התייחסות לחוק של חבר הכנסת אוחנה. אני הייתי מצפה ממך להיות מראשוני המצביעים בעד החוק הנכון הזה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, אדוני. בבקשה, חבר הכנסת עיסאווי פריג' מתנגד לחוק. אדוני, שלוש דקות,

אדוני היושב-ראש, חברים, צדק חבר הכנסת מאיר אוחנה. אמיר, אמיר. אמיר אוחנה. צדק כשדיבר על גמדים פרלמנטריים. זה אכן יום הגמדים הפרלמנטריים. אחד אחרי השני עולים כאן. התחלנו עם הגיבור, הרצל חזן, ועכשיו אתך. זה באמת יום הגמדים הפרלמנטריים. יום הפופוליסטים. אנחנו חמישה ואתם 30. יום הפופוליסטים. חבורת גמדים. תלמד, תלמד, לפני שאתה מוציא את המילים מהפה. תלמד. עיסאווי, אני 1.80 מ'. זה לא גמד. 1.80 מ' זה לא גמד.

הוא טוב להתנחלות בסילואן, הוא טוב לרכוש אדמה מערבים, הוא טוב לבנות התנחלויות.

הוא טוב לשרת את הימין. מצוין. הוא טוב ללמד דת בבתי-ספר ממלכתיים.

הוא טוב, אבל שירות לאומי שילמד זכויות אדם, במיוחד אם מדובר בפלסטינים,

אורן חזן, קריאה ראשונה.

שירות לאומי הוא שלנו. הוא בא לשרת את המחנה שלנו. וכל מי שלא חושב כמונו, מקומו, בוגד. אמרנו לכם, אל תתחילו עם הערבים כי זה יגיע לשמאלנים ויגיע לכל אחד ואחד. ועכשיו כל המחנה הבוגד הוא בסכנה, כי בשלב זה, זה בוגד. אחרי הבגידה תבוא גם התראה נוספת.

מה זה טובתה של מדינת ישראל, אני שואל אתכם, מה זה טובתה של מדינת ישראל? האם טובתה של מדינת ישראל, אני שואל אתכם, רוצה להבין כי אני רוצה לפעול למען טובת המדינה שלי. האם טובתה של מדינת ישראל להמשיך במפעל ההתנחלויות?

האם טובתה של מדינת ישראל להמשיך לרכוש קרקעות בלב סילואן?

יפה, יפה, חבורת גמדים. יפה. האם טובתה של מדינת ישראל, כמה פתטי אפשר להיות? להמשיך במאחזים, בעמונה? כן, נכון?

אני וחברי חושבים שטובתה של מדינת ישראל לשמור על הבצלם, על האנושיות שלה. ואני חושב שסיום הכיבוש הוא טובתה של מדינת ישראל, חברים. תפסיקו עם השטויות שלכם. אתם, אין לכם גבול. זה אחד הדברים. והדבר השני, נתון שיהיה ידוע לכל החברים. ידוע לכם ש"בצלם" מיועד לה תקן אחד, שלא איישו אותו עד עכשיו? בשנה האחרונה כלום. זה לא נכון. לא נכון. אל תתווכח אתי.

תרבות השקר הזו, צריך להפסיק אותה.

חברים, אני קורא לאנשים בקואליציה, לא לגמדים שעולים כאן, לאנשים שהם באמת עם ראש על הכתפיים וחשובה להם המדינה,

תודה רבה, עיסאווי. החוק הזה, צריך להתנגד לו ולהוריד אותו מסדר-היום. תודה, אדוני.

קודם כול, תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת פריג', אמרת שהשנה התקן הזה לא היה מאויש בכלל.

עד אוגוסט שירת אדם בשירות לאומי ב"בצלם". התקן עדיין קיים, וכמובן, לא מדובר פה בעניין של כוח-אדם. שלושה, אגב, איישו אותו בשנים האחרונות, שלושה. לא מדובר בכוח-אדם, אני לא חושב שהדבר הזה יפסיק את פעולתה של "בצלם". ואני אגיד לך עוד משהו: זו לא מטרת החוק.

לא אומר: נוציא את "בצלם" מחוץ לחוק, נכניס אותם לבית-סוהר, נתלה אותם על העץ הכי גבוה,

נסתום להם את הפה. החוק הזה בא להפסיק את האבסורד שמדינת ישראל בעצמה מספקת למי שיוצא נגדה כוח-אדם באמצעות השירות הלאומי. זה האבסורד שהחוק הזה בא למנוע, ואני מבקש מחברי להצטרף להצעת החוק. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, אדוני. מה החליטו בקואליציה? הצבעה שמית או אלקטרונית? הממשלה מבקשת הצבעה שמית, גברתי המזכירה. בבקשה, אנחנו מתחילים את ההצבעה.

עבדאללה אבו מערוף,

טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, בעד מיכאל אורן, בעד דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, בעד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, אינה נוכחת דוד ביטן, בעד מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי, בעד יואב בן צור, אינו נוכח אלי בן-דהן, אינו נוכח איל בן ראובן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, נגד איתן ברושי,

עמר בר-לב, נגד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין, אינו נוכח יגאל גואטה,

באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, נגד זהבה גלאון,

יהודה גליק,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, נגד משה גפני, בעד יעל גרמן, אינה נוכחת אברהם דיכטר,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג,

שרן השכל,

יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג' יחיא, נגד ציפי חוטובלי, בעד אורן אסף חזן, בעד דב חנין,

אכרם חסון,

יואל חסון, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג,

מרדכי יוגב, בעד יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, נגד חיים ילין, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אלי כהן,

יצחק כהן, בעד מאיר כהן, בעד יעל כהן-פארן, אינה נוכחת חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס,

שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז, בעד מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, אינו נוכח אברהם נגוסה, בעד איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, נגד רויטל סויד, נגד ניסן סלומינסקי, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ, בעד אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, אינה נוכחת חמד עמאר,

רועי פולקמן, אינו נוכח עודד פורר,

טלי פלוסקוב, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, אינה נוכחת יואב קיש, בעד איוב קרא, בעד מירי רגב, בעד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל, נגד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, בעד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, אינו נוכח עפר שלח, נגד איציק שמולי, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת

גברתי, לקרוא בשמותיהם. אנחנו נעבור על השמות שוב. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף,

דוד אמסלם, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

נאוה בוקר,

מיכל בירן, אינה נוכחת אלי בן-דהן, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח איל בן ראובן, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח יואב גלנט,

גילה גמליאל, אינה נוכחת יעל גרמן, אינה נוכחת צחי הנגבי,

יצחק וקנין, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג,

אחמד טיבי, אינו נוכח יוסי יונה, אינו נוכח חיים ילין, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח יעל כהן-פארן, אינה נוכחת חיים כץ, בעד עליזה לביא, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, בעד אראל מרגלית, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח ניסן סלומינסקי, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, אינה נוכחת רועי פולקמן, אינו נוכח עיסאווי פריג' נגד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת נחמן שי, נגד סתיו שפיר, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת יש מישהו או מישהי שלא קראו בשמו מחברי הכנסת?

ההצבעה תמה.

אם כן, בעד הצעת החוק, 49 חברים, נגד, 29 חברים. הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי (תיקון,

התשע"ז 2016, עברה בקריאה טרומית ותעבור להמשך דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

להצעת חוק העונשין (תיקון, הכנת פרסום בדבר שירותי זנות), התשע"ו 2016, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, גברתי. תשיב שרת המשפטים בשם הממשלה. אין תשובה והצבעה היום. אכן, אין תשובה והצבעה. רק הצגת החוק? תשובה והצבעה במועד אחר. במועד אחר. זה הסיכום? כן, זה הסיכום. כבוד היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, הצעת החוק או תיקון החוק שאני מעלה היום הוא עם קבוצה של חברי הכנסת: חבר הכנסת נחמן שי, חבר הכנסת סעדי, עבדאללה אבו מערוף, יוסף ג'בארין, יעל גרמן, עמר בר-לב,

עבד אל חכים חאג' יחיא, עליזה לביא, זהבה גלאון, איימן עודה וטלב אבו עראר. כפי שאתם רואים, יש קבוצה די מכובדת של חברי כנסת שיוזמים אתי את החוק הזה,

הרעיון שעומד מאחורי התיקון שאני מעלה, כיום חוק העונשין קובע איסור על פרסום מתן שירותי זנות. הרעש הוא בלתי נסבל. בבקשה,

זה מפריע לחברת הכנסת להציג את הצעת החוק.

כיום החוק אוסר פרסום מתן שירותי זנות. לא מובע בו באופן מאוד ברור איסור הכנת פרסום. כלומר, כל בתי-הדפוס, כל האנשים שעוסקים במלאכת הכנת הפרסום עצמו, לפני שהוא יוצא, כמעט לא חושבים שהם עוברים עבירה, ובהרבה מקרים לא אוכפים עליהם את החוק, ברוב המקרים לא אוכפים עליהם את החוק. מה שאנחנו מציעים פה זה שהחוק יכלול גם כן את כל מי שמכין דבר פרסום, אם זה בתי-דפוס או אם זה גרפיקאים למיניהם, או מי שכותב את הטקסט, או מי שמאייר וכו'. למה הצעתי את ההצעה הזאת? בתחילת דרכי כיושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, בתחילת הקדנציה, ניהלתי גם, לתקופה של שישה חודשים, את הדיונים, פעם בשבועיים, סביב המאבק בתופעת הזנות והסחר בבני-אדם. תוך כדי הדיונים, והבנת חומרת המצב של נושא ושל תופעת הזנות במדינת ישראל, במיוחד לאחר ההצלחה שהייתה במאבק בסחר בבני-אדם, וכמובן במיוחד סחר בנשים למטרת העסקתן בזנות, וניצולן בזנות, עלתה ושגשגה תופעת הזנות המקומית וניצול נשים אזרחיות המדינה בתופעה המחפירה הזאת. הייתי צריכה להגיע לבתי-משפט בתל-אביב כאשר עמדה מול בית-המשפט בקשה לצו סגירת אחד מהמועדונים שבהם התנהלו כל נושאי הזנות האלה וכל הפעילות של הזנות. הגעתי לשם, נכנסתי לבית-המשפט, אני יוצאת מבית-המשפט, והפלא ופלא, אתם יודעים מה היה על חלון האוטו שלי בכניסה לבית-המשפט? פלאייר פרסום לשירותי זנות. אני מסתכלת על הקרקע, ואני רואה שהאזור כולו מלא בכרטיסי ביקור שמפרסמים שירותי זנות. וכששאלתי אם זו תופעה שכיחה בתל-אביב, כמי שבאה מעכו וזה לא כל כך נפוץ שם, אמרו לי שמאז שהתחיל המאבק בפרסומים באינטרנט ובפרסומים בעיתונים לשירותי זנות, כל המאמץ הועבר לפרסום מסוג זה, של פלאיירים, של כרטיסי ביקור, שמופצים בכל מקום. היום יש בתי-מלון במדינת ישראל, לצערי הרב, שעומדים שם

האנשים שעומדים בפתח הכניסה לבית-המלון, ובסתר, או לא בסתר, מחלקים פלאיירים כאלה וכרטיסים כאלה לבאי בית-המלון.

אתה יכול להיכנס עם המשפחה שלך, עם הילדים שלך, או אתה יכול לטייל באיזשהו פארק עם הילדים שלך, לקחת אותם לשחק,

ילד בן חמש, ילדה בת שש או שבע או שמונה, יכולה לקחת לידיים שלה את הכרטיסים האלה ולשאול, לשאול את כולנו: מה מפורסם פה? מה זה בדיוק? ואני חושבת שהגיע הזמן להכריז באמת מלחמה מאוד קשה נגד הפרסומים האלה, ולא רק נגד מי שמחזיק ביד שלו את הכרטיסים ומחלק אותם, אלא גם מי שמכין את הכרטיס, מי שמדפיס את הפלאייר. כשהגשתי את הצעת החוק, ואני חייבת להודות פה, נשאלתי בעלייה לדוכן אם יש תשובה. ועדת השרים לחקיקה,

החליטה נגד, לא לתמוך. ואז הוגש ערר מהשר לביטחון הפנים, חבר הכנסת גלעד ארדן, ואני מודה לו על זה, ומודה על התמיכה בהצעת החוק הזאת, כי הוא הבין שהצעה זו נותנת כלי מאוד חשוב למשטרה לבצע את העבודה שלה. חלק מההתנגדות להצעת החוק הייתה שהגרסה הקיימת מאפשרת פרשנות שיכולה לתת למשטרה כלי להשתמש בו גם כדי להגיש כתבי-אישום ולחקור מקומות אשר מכינים להדפסה. ואני שואלת, כאשר המשטרה צריכה להסתמך על פרשנות, כאשר לא ברור בחוק, בצורה הכי ברורה, שהכנה לדפוס והדפסה של שירותי זנות ופרסום שירותי זנות הם עבירה על החוק, המשטרה אכן תתחיל לאכוף את זה בצורה אקטיבית, או תחכה לאיזשהו מקרה שאולי יגיעו בחקירה שלהם גם למי שהדפיס, ואולי,

יחליטו שזה לא הדבר הכי חשוב ולא יגישו כתבי-אישום? אני ניסיתי לברר כמה כתבי-אישום הוגשו נגד מי שמכין לדפוס, והתברר שיש מעט מאוד מקרים שהוגשו כתבי-אישום נגד מי שמכין את הפרסומים האלה, ויכול להיות שזה לא יותר ממה שאפשר לספור על כף יד אחת. אז, נו, באמת, זאת אכיפה? זה שימוש בפרשנות שמשרד המשפטים מדבר עליה, או שצריך באופן הכי ברור לשים את זה בחוק כדי גם לשלוח מסר חברתי? הרי בחוקים שלנו, אנחנו לא רק מחוקקים כדי להגיד זה בסדר וזה עבירה, אלא גם כדי לשלוח מסר לכלל האזרחים על העמדה של הבית הזה כלפי מה שהחוק מדבר עליו. ואני חושבת שהבית הזה צריך לשלוח מסר די ברור, שמי שנותן יד לפרסום שירותי זנות, כולל בזה שהוא מכין את הפרסומים האלה להדפסה, עובר על החוק. חבר הכנסת בגין, נעים לי תמיד לשמוע אותך,

זה מפריע. אני בעד.

תן לי להמשיך, כי אני מרגישה כל הזמן שאני מעלה את הקול שלי יותר ויותר.

אני חושבת שהגיע הזמן שהבית הזה, על כל המורכבות של החברים שלו, ישלח מסר די ברור, שאנשים ואזרחים צריכים להיות מודעים לכך שברגע שהם נותנים יד להכנת פרסומים לזנות הם לא רק עוברים על החוק, אלא הם נותנים יד לסחר בגופה של אישה ולסחר ברוחה של אישה, לשעבד אותה למצב איום, ולא מתקבל על הדעת שמשרד המשפטים יעמוד נגד הצעת תיקון כזו, לא מתקבל על הדעת שלא ייתן למשטרה את הכלי החשוב הזה כדי להשתמש בו נגד תופעת הזנות החמורה הקיימת במדינת ישראל. אני שוב אומרת, אני מבקשת ומקווה שהתשובה אשר תגיע אחר כך ממשרד המשפטים תהיה תגובה ותשובה תומכת בהצעת החוק, כדי שנוכל להעביר אותה.

תודה רבה, גברתי. אם כן, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים להצעת חוק הבאה: הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חינוך ערבי), התשע"ו 2015,

2016. טעות, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. בבקשה, אדוני. תשובה והצבעה במועד אחר. גם על זה? לא לא לא, כאן יש, סגן שר החינוך מאיר פרוש ישיב בשם הממשלה. בבקשה, אדוני. יש הצבעה עכשיו? אין הצבעה עכשיו. גם פה אין הצבעה, נכון? זה כולל הצבעה. כן, יש. זה כולל הצבעה. הקודמת לא כללה הצבעה ותשובה.

בבקשה, אדוני.

כבוד, צד ימין, המחנה הציוני, בבקשה שקט. תודה. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אחד מכללי היסוד של דמוקרטיה, כל דמוקרטיה,

שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, אלא גם זכויות המיעוט. בלי זכויות המיעוט אין דמוקרטיה, יש מיוריזציה, כה אמר דוד לוי, אמר מיוריזציה, כלומר, יש שלטון של טירניות של הרוב. אם אין זכויות למיעוט, אף אחד לא יכול להתהדר שיש כאן דמוקרטיה. על-פי העיקרון הדמוקרטי הזה, ועל-פי תפיסת העולם של זכויות אדם, ועל-פי החוק הבין-לאומי, ועל-פי מצע ויסודות מוצקים בתפיסת עולם דמוקרטית, בתפיסת עולם של זכויות אדם וקבוצות, אני מציע את הצעת החוק שלי. היא לא גחמה, היא לא איזשהו רעיון, אלא אני נשען על דברים מאוד מאוד מוצקים בעקרונות זכויות האדם והדמוקרטיה, וגם החוק הבין-לאומי. הצעתי היא לאפשר ניהול עצמי של מערכת החינוך הערבית. זה קיים בהרבה מדינות בעולם. יש הרבה דוגמאות של מצב דומה שבו מיעוט מנהל את מערכת החינוך שלו. אבל למה ללכת רחוק?

אני רוצה להעתיק, אומנם בבחינות לא יצא לי להעתיק, באוניברסיטה, אבל כאן אני מוכן להעתיק, את אותו חוק של חינוך ממלכתי-דתי, שייתנו לנו את אותן זכויות שנותנים לקבוצה מהיהודים. אני אפילו דורש פחות עצמאות משל החינוך העצמאי של החרדים, שאני תומך בו, אני חושב שזכותם, משהו בין לבין, ומסתפק במועט, אבל גם העיקרון חשוב, והגיע הזמן לשנות.

לא זקוקים לאפוטרופוסים על החינוך הערבי, לא זקוקים שמזרחנים ואנשי שב"כ ינהלו לנו את מערכת החינוך, את היסודות שלה, אלא הדרישה כאן היא לא חינוך עצמאי אלא חינוך ממלכתי

היהודים הדתיים, מה שנקרא דתיים-לאומיים, שיש להם מערכת חינוך, החינוך הממלכתי-דתי מכירים בשונות שלהם מהקבוצה המרכזית בישראל, ואומרים: להם יש זכות לחינוך שיש בו סוג של אוטונומיה, רמה מסוימת של ניהול עצמי? למה הם שונים מהאחרים?

האזרחים הערבים, לא שונים מאותה קבוצה בהרבה יותר: מבחינת תרבות, מבחינת שפה, מבחינת מורשת? למה לקבוצה שהיא שונה נגיד ב-20% נותנים אוטונומיה מסוימת, ניהול עצמי, ולקבוצה ששונה ב-50% ו-60% לא נותנים? הסיבות הן פוליטיות, אנטי-חינוכיות. אנטי-חינוכיות. אני תכף אגיד כמה מילים על האמנות הבין-לאומיות בנדון, אבל למה ללכת רחוק? יש כאן דוגמה, אפילו לא צריך להתאמץ. משרד החינוך לא נאלץ להמציא דברים חדשים לעולם, הוא פשוט יכול לקחת את הדוגמה ואת המנגנונים שמפעילים את החינוך הממלכתי-דתי, להעביר את זה לחינוך הערבי, ויהיה ניהול עצמי, מבחינת השלד של העניין, עם תכנים שונים,

אנחנו לא דורשים יותר,Is it too much? ; האם זה יותר מדי? אני עכשיו לא רוצה להתייחס לחרדים. אצלם העצמאות החינוכית היא הרבה יותר גדולה, משרד החינוך, אין לו שום שליטה שם. אני מכבד זאת,

מה שאני מציע הוא חינוך ממלכתי שיש בו האלמנט של הניהול העצמי. האמנות הבין-לאומיות, כבוד היושב-ראש, ברורות מאוד בעניין הזה. כל האמנות הבין-לאומיות, כולן, זו האירופית וזו הבין-לאומית, משנות ה-60 המוקדמות ומשנות ה-90, בעיקר רוב האמנות נכתבו דווקא בשנות ה-60 ובשנות ה-90, בדבר זכויות המיעוטים, כולן מדברות על הזכות לניהול עצמי של החינוך בשפה זו או אחרת. אנחנו מוכנים גם לקבל על עצמנו את ההגבלות שבחוק הבין-לאומי, שמטיל אונסק"ו על עניין הניהול העצמי של מערכות חינוך של מיעוטים. והנה מה שנכתב. אני אקרא את האמנה של אונסק"ו משנת 1960, שנכנסה לתוקף במאי 1962, כבר ב-1962: מכירה בזכויותיהם של מיעוטים לאומיים להוציא לפועל את פעולותיהם החינוכיות, כולל אחזקת בתי-ספר, וכן מאפשרת את השימוש בשפת המיעוט בחינוך. אונסק"ו אומר שלושה תנאים,

שאנחנו מראש מוכנים לקבל אותן. מהן המגבלות? 1. אסור למערכת החינוך של המיעוט למנוע מבני המיעוט את הבנת התרבות ולשון החברה בכללותה ואסור לה לפגוע בריבונות המדינה, מקבלים, 2. רמת החינוך חייבת להיות תואמת סטנדרטים כלליים הנקבעים על-ידי הרשויות המוסמכות, מקבלים ועוד איך. אני לא רוצה מתמטיקה לערבים וביולוגיה לערבים, אני רוצה שעיקר הניהול העצמי הפדגוגי יתמקד בדברים שאנחנו שונים בהם מהחברה הישראלית. אני רוצה מתמטיקה שתצא למכון ויצמן, וגם ביולוגיה וגם כימיה, אותם דברים. זה בעניין המדעים, וגם בעניינים אחרים שיהיו אוניברסליים. אין לנו שום בעיה. מה שמייחד אותי תרבותית,

של השפה הערבית, ספרות ערבית, מורשת, לימודי קוראן, כמו שיש לימודי תנ"ך, דברים אחרים, אלו דברים שאנחנו רוצים את העצמאות היחסית בהם. לכן המגבלה הזאת, לא רק שאנחנו מקבלים אותה אלא דורשים אותה, ודורשים שתהיה השקעה ועבודה מסודרת בעניינים האלה. גברתי שרת התרבות, שומעים,

סליחה. גברתי שרת התרבות, שומעים את שיחתך.

הכניסה לבתי-הספר של המיעוט חייבת להיות בגדר רשות ולא חובה, מקבלים ועוד איך. כל אחד יכול ללמוד. גם יהודים יכולים ללמוד בבתי-הספר של המיעוט הערבי, ואנחנו נוכל ללמוד בבתי-ספר יהודיים. אין שום הגבלה. אנחנו לא מכריחים אף אחד מהציבור שלנו לבוא ללמוד בבתי-הספר האלה וגם לא עושים ההפך. לכן, אני חושב שההיגיון, גם במצב המינהלי הפדגוגי בארץ, זה תואם את הקיים, לא שונה ממנו, גם ברמת ההסדרים שקיימים בעולם זה תואם, וגם ברמת החוק הבין-לאומי זה תואם, אבל בעיקר, בעיקר, תודה רבה. זה תואם לגמרי את תפיסת העולם הדמוקרטית של זכויות מיעוט ולא רק שלטון של הרוב.

תודה רבה, אדוני. סגן השר פרוש, בבקשה, ישיב בשם הממשלה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הנ"ל נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה ביום 25 בדצמבר 2016, והיא נדחתה. הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג 1953,

את החינוך הממלכתי-ערבי כזרם מוכר נוסף בחינוך הממלכתי.

מבקשת הצעת חוק זו להוסיף לחוק חינוך ממלכתי סעיף אשר יקבע את מטרות החינוך הערבי, כדלקמן: מטרת החינוך הערבי היא להשתית את החינוך הערבי במדינה על הערכים הנאורים שבמורשת הערבית, הישגי המדע, אהבת המולדת, ערכי הדמוקרטיה, נאמנות לחוקי המדינה, שוויון בין המינים ובין העמים והשאיפה לחברה הבנויה על חירות,

עזרה הדדית ואהבת הבריות. זאת ועוד, מבוקש בהצעת חוק זו כי בהרכב ועד החינוך יינתן ביטוי הולם לייצוגה של החברה הערבית,

תוקם מועצה לחינוך הערבי, אשר השר ייוועץ בה בטרם יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו ביחס לחינוך הערבי. אז קודם כול, אני רוצה לומר לחבר הכנסת זחאלקה, שבשלהי כהונת ממשלת רבין-פרס ב-1996, שר החינוך, התרבות והספורט אמנון רובינשטיין תיקן תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), והדבר הזה פורסם והוא קיים. אני רוצה רק לתקן משהו. אני רוצה לומר לחבר הכנסת זחאלקה שזה לא בדיוק כמו שהשתמשת במינוח, שלחינוך העצמאי יש את כל העצמאות שיש לו. זה לא נכון, בחינוך החרדי יש הבדלים. החינוך העצמאי הוא חלק ממה שעשו בשעתו את החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, כאשר יש מוכר שאינו רשמי שיש לו עצמאות מסוימת, אבל בוודאי ובוודאי שמשרד החינוך מעורב בחלק מהדברים. יש כן חלק, יש חלק שקוראים לו מוסדות פטור, שהם פטורים מחוק חינוך חובה, אלה תלמודי-התורה. זה מעט מאוד מהציבור החרדי. אם במחוז החרדי יש יותר מ-400,000 ילדים, מדובר פה ב-40,000 50,000. אז כמו שהחינוך העצמאי הוא אומנם חלק ממה שהיה אז בשעתו בחוק חינוך ממלכתי וממלכתי-דתי, שהיה מוכר שאינו רשמי, וזה החינוך העצמאי, שיש לו עצמאות מסוימת, אבל כן יש שם קשר עם המשרד, החינוך הערבי היה חלק מחוק חינוך ממלכתי. בניגוד למה שאמרתי קודם, מוסדות פטור זה משהו אחר. לכן ההצעה היא לדחות את הצעת החוק הזו. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת זחאלקה, לרשותך שלוש דקות.

אנחנו עוברים להצבעה.

אם כן, אנחנו מצביעים על הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חינוך ערבי), של חבר הכנסת זחאלקה. בבקשה, אנחנו עוברים להצבעה. אנא לשבת. אתם פוחדים מחינוך ממלכתי

חינוך ממלכתי לערבים לא?

ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חינוך ערבי), התשע"ה 2015, נתקבלה. ובכן, 41 מתנגדים, עשרה בעד, נמנע אחד. הצעת החוק נדחתה. ואנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תשלום דמי חניה לפי שעה), של חבר הכנסת עמר בר-לב וקבוצת חברי הכנסת. תשיב השרה מירי רגב, בשם שר התחבורה. הצעה מצוינת.

אז, השרה, חשוב שתקשיבי, שתדעי על מה לענות. עשר דקות לרשותך.

שלחו אותך למשימה קשה. ממש לא. אין לי שום כוונה להתווכח אתך. לא, לא, אני יודע. קשה, תפנה לשר התחבורה, לא אלי. אני רק, כן, ברור, ברור. לא, אני בהחלט מסכים אתך. לכן אני אומר: שלחו אותך למשימה בעייתית. אדוני, תציג את הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, אני מביא בפניכם היום הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תשלום דמי חניה לפי שעה), ולפי התיקון המוצע, בכל חניון רכב בישראל. זאת אומרת, לא יהיה חניון שיהיה שם רק תשלום יומי כי אם תשלום לפי שעה, או גם תשלום יומי למי שמגיע ליום. בסוף שנת 2014, אדוני היושב-ראש, ערכה המועצה לצרכנות בדיקה מדגמית בלא פחות מ-85 חניונים בתשע הערים הגדולות במדינת ישראל. תוצאות הבדיקה משקפות מציאות בלתי מתקבלת על הדעת. לפי הבדיקה, בסוף 2014, 43% מהחניונים במדינת ישראל, מוצע שם רק מחיר יומי. ומה המשמעות?

אתה רוצה להחנות, נגיד ליד בית-ספר, אתה רוצה להוריד את הילדים שלך לבית-הספר, נכנס לרבע שעה, ל-20 דקות, חייב לשלם תשלום יומי. אותו מחקר גם בדק את גובה התשלומים באותם חניונים שמבקשים תשלום יומי, כי הרי אם יבקשו 10 שקלים ליום, אז מצוין. אבל מתברר שבירושלים המחיר הממוצע היה לא פחות מאשר 60 שקלים ליום, גם למישהו שנכנס לחצי שעה או לשעה, ובתל-אביב זה היה קצת יותר נמוך, מעל 40 שקלים ליום. ומי הם אותם נהגים שמשלמים? עוברי אורח,

כמו שאמרתי, שמביאים את הילדים לבתי-ספר, סטודנטים, משפחות צעירות, משפחות מבוגרות. בקיצור, כולנו. ולכן הצעת החוק שלי מציעה תיקון קל, הגיוני מבחינה צרכנית, ומאוד פשוט: לחייב את בעלי החניונים האלה להציג, אם הם רוצים תשלום ליום,

שיציגו תשלום ליום, אבל גם, לצדו יהיה תשלום פר שעה, פר חצי שעה, כמו שמקובל בחניונים האחרים. והבן-אדם שנכנס להחנות יחליט: אם הוא רוצה ליום, ישלם את התשלום היומי, אם הוא רוצה לחצי שעה או לשעה וחצי, ישלם את התשלום המתאים. וזה מאוד מאוד חשוב, כי מי מאתנו לא נכנס לא פעם לחניון, ורק כשהוא נכנס וכבר עמד בקופה התברר לו שהתשלום הוא יומי, ואז יש לך כבר בעיה לחזור אחורה, לפעמים ישנם הדוקרנים האלה, ואתה לכוד. אז לכן, מעבר לתשלום השעתי חייב להיות גם פרסום גלוי וברור.

לפני שאושר כאן תקציב המדינה בשבוע שעבר, דיברתי, כמו יתר חברי המחנה הציוני, על המסים הסמויים. וחלק מהמסים הסמויים זה היעדר תחבורה ציבורית במדינת ישראל. כתוצאה מזה רובנו, בוודאי אלה שמסוגלים לרכוש, רוכשים מכוניות ומשלמים אלפי שקלים בחודש, לעתים בשביל נסיעות של מספר קילומטרים קטן מדי חודש. אבל פשוט אין ברירה אחרת, כי אין מקום להחנות, והמקומות שיש, חלקם גובים מחירים בלתי מתקבלים על הדעת, ועל-ידי זה אנחנו משלמים עוד סוג של מסים סמויים.

הצעת החוק הזאת הוגשה לוועדת השרים לענייני חקיקה בראשית השבוע, והתברר שוועדת השרים התנגדה. אז אני שואל: מדוע ממשלת ישראל מתנגדת לדבר כל כך פשוט, לדבר כל כך צרכני, שיבוא לתועלת הציבור כולו? והתשובה שקיבלתי, או שהבנתי, היא שזה התנגדות של משרד האוצר, והוא מתנגד בשם התחרות החופשית. הוא אומר: אלה חניונים פרטיים, חניונים פרטיים בבעלות פרטית. האנשים,

יחליטו על-פי כוחות השוק איך לקבוע את רמת התשלום. וכאן, שוב, עגל הזהב שנקרא "תחרות חופשית" הוצא מהרפת, אבל הדוגמה לא רלוונטית. כי, שוב, באותם מקומות שיש חניון שמשלמים בו עבור, חבריא, אני מבקש שקט. במיוחד בצד ימין, אני פעמיים כבר מעיר לכם. תודה, אדוני. אותם חניונים שבהם התשלום הוא יומי, אין לצדם חניונים אחרים שבאמת מאפשרים תחרות חופשית ומבחר לצרכן. בדרך כלל במקומות האלה יש חניון אחד, ברדיוס גדול סביבו אין חניון אחר, ובעצם את זה שהחונה שבוי בידיהם מנצלים לרעה על-ידי זה שקובעים מחיר מופקע לאותן שעות או חצאי שעות שכל אחד מאתנו נכנס לחניון. לכן הטענה, עגל הזהב הזה, שמדי פעם האוצר והממשלה מוציאה וקוראת לו "תחרות חופשית" הוא לא רלוונטי. לא מדובר כאן בתחרות, מדובר כאן בצרכנים שנשבים בידי בעלי חניונים פרטיים. כפי שאמרתי קודם, מדובר בעשרות אחוזים, בעשרות חניונים, בקרוב ל-40% מהחניונים. אני גם בעד תחרות חופשית, אבל כמובן לא במקרה הזה ולא בתור ססמה שברגע שמציגים אותה כל דבר אחר מתגמד לעומתה.

אני יכול לומר שכאשר יש תחבורה ציבורית לא ראויה, המחייבת את רוב אזרחי המדינה שמסוגלים לעמוד בכך לרכוש רכב פרטי ולשלם אלפי שקלים מדי חודש ועל-ידי זה לשלם מסים סמויים למדינה ולגורמים אחרים כמו גורמים פרטיים כאלה, כאמור, 40% מהחניונים הם חניונים כאלה, ששובים את החונים ובעלי הרכב ולא מאפשרים להם באמת בחירה אמיתית. לכן גם אין כאן שוק חופשי אמיתי והאזרחים בעצם שבויים בידי מונופול אזורי קטן ששולט על כל האזור. לכן אני מבקש גם מהקואליציה: אף שוועדת השרים התנגדה, אני מבקש שתשקלו שוב ותחשבו על טובת הצרכנים. במשפט אחרון, אני רוצה להודות למועצה לצרכנות, שהביאה את הנושא לידיעתי. אני רוצה להודות לאהוד פלג, לשעבר מנכ"ל המועצה לצרכנות, שהביא את הנושא ונתן לי את הנתונים ושכנע אותי להגיש את הצעת החוק הזאת. זאת הצעת חוק ראויה, ואני מאוד מאוד מקווה שהכנסת כן תאשר אותה לטובת כל אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. השרה מירי רגב תשיב בשם שר התחבורה. חברי הכנסת, לא נהוג לדבר במשכן במליאה בטלפונים. סגן השר, אדוני, אנא מכם, תפסיקו עם זה. מי שרוצה לדבר, שיצא החוצה. חבר הכנסת יוגב, גם אתה.

זה בניגוד לתקנון. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. חנוכה שמח. חברי, כידוע לך, אני לא מביעה כאן את עמדתי האישית באשר להצעת החוק שלך ושל חבריך, אני מקריאה כאן כשרה תורנית את תשובתו של השר ישראל כץ.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מטרתה של הצעת החוק לקבוע כי בין השעה 06:00 לשעה 20:00, דמי החניה בחניון ייגבו לפי יחידות זמן של 15 דקות החל מתום שעת החניה הראשונה, אך ניתן יהיה לגבות גם דמי חניה כוללים בעד יום, שבוע או חודש. באופן זה הצרכן יכול לבחור את האופציה הזולה ביותר עבורו לפי משך הזמן שבו השתמש בשירותי החניון. עוד מוצע, למען נוחות הצרכנים ולמען הגילוי הנאות, כי מפעיל חניון יפרסם במקום בולט בכניסה לחניון את דמי החניה שהוא גובה בעד השעה הראשונה, עבור יחידת זמן של 15 דקות, וכן את גובה דמי החניה הכוללים בעד יום, שבוע או חודש, אם מפעיל החניון גובה דמי חניה בעד פרקי זמן אלו. יצוין כי כיום, לפי לשון החוק הקיים, אפשר לחנות גם לפי יחידות זמן של 15 דקות מתום השעה הראשונה, אך זה בגדר אופציה לבעלי החניון להחליט על אופן הפעלת החניונים: יומי,

חודשי וכדומה. הצעת החוק עשויה לעודד שימוש ברכב פרטי, בניגוד למדיניות הממשלה ומשרד התחבורה. לפיכך, עמדת הממשלה היא להתנגד לחוק המוצע. מה שאני גם מציעה לך,

משום שיכול להיות שהאוצר יתנגד, כפי שאתה אומר וכפי שאתה יודע,

לא הייתי בוועדת השרים הזאת, בגלל ענייני שוק חופשי, משום שבסך הכול האוצר גם יכול להבין היבטים כאלה ואחרים שבסופו של דבר הם נכונים לאזרח: גם אם נפיל את הצעת החוק הזאת היום, ונפיל אותה, אתה יודע שאתה יכול להעביר הצעת חוק בעוד חצי שנה. חצי שנה זה עבודת מטה שאתה יכול לעשות מול האוצר ומשרד התחבורה, ויכול להיות שתצליח לשכנע אותם להעביר את הצעת החוק הזאת. שיהיה בהצלחה לכולנו. תודה רבה, גברתי. אם כן, הממשלה מתנגדת. אדוני חבר הכנסת בר-לב, אתה מקבל את הצעתה? יש התנגדות של הממשלה.

בבקשה, אז יש לך שלוש דקות להגיב, ונעבור להצבעה. שמעתי טיעון מעניין של משרד התחבורה. הטיעון אומר: מכיוון שאנחנו רוצים להגביל את הרכב הפרטי, אז אנחנו לא נאפשר את טובת הצרכנים, ונאפשר לגורמים כאלה או אחרים לגבות מהצרכנים מחיר מופקע. הסבר כזה לא שמעתי עד היום. אז אני מציע, לפי ההיגיון הזה: בואו בכלל נעלה את המחירים גם ב-60% מהחניונים, אלה שבהם כן אפשר להיכנס ולחנות לשעה או לשעה וחצי, בואו גם שם נעלה את המחיר רק ליום. ואתם יודעים מה, למה ליום? יהיה מחיר לשבוע: אתה נכנס לחניון לשעתיים, משלם מחיר לשבוע, וזה יהיה הפתרון של מדינת ישראל כדי להקטין את מספר הרכבים הפרטיים. זאת תשובה עלובה, מבזה ובושתית. תודה רבה, אדוני. אם כן, אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. להזכירכם, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, מי בעד? מי נגד? בבקשה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תשלום דמי חניה לפי שעה),

23 בעד, 35 מתנגדים. הצעת החוק נדחתה. אנחנו עוברים להצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון, ערב השנה האזרחית החדשה),

של חבר הכנסת יואל רזבוזוב וקבוצת חברי כנסת. בבקשה, חבר הכנסת רזבוזוב. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מדי שנה יוצאים מיליוני אנשים ברחבי העולם לחגוג את ערב השנה האזרחית החדשה,

בישראל חוגגים את היום המיוחד הזה למעלה ממיליון אזרחים יוצאי ברית-המועצות לשעבר. אליהם מצטרפים לחגיגות אזרחים רבים, סליחה. אני מדבר לכל אלה שמסביב,

אי-אפשר לשמוע כאן.

אני חוזר. בישראל חוגגים את היום המיוחד הזה למעלה ממיליון אזרחים יוצאי ברית-המועצות לשעבר. אליהם מצטרפים לחגיגות אזרחים רבים שרק מחפשים סיבה לשמוח במציאות הישראלית. בניגוד לטעות הנפוצה, הנובי גוד הוא חג נטול זהות דתית ופוליטית. כולם יודעים ששיא הערב הוא בחצות הלילה, עם כניסת השנה האזרחית החדשה. כולם מכירים את התמונות ממרכזי הערים בעולם, שם החוגגים סופרים לאחור את השניות האחרונות של השנה. אלא שישנו הבדל אחד משמעותי בינינו לבין מדינות העולם: אצלנו, כך קובע החוק, אסור לחגוג אחרי השעה 23:00. לכל אזרחי המדינה, אלו שעלו לישראל ואלו שנולדו פה, מגיע לחגוג את ערב השנה האזרחית החדשה מבלי שיסגרו להם את המסיבה באמצע. ההגבלות בחוק למניעת מפגעים אינן מתירות חגיגות ושימוש באמצעי הגברה מעבר לשעה 23:00. ישנם רק חמישה מועדים במהלך השנה שבהם מותר לחגוג גם אחרי השעה הזו, אך,

נובי גוד הוא לא אחד מהם. חג המימונה, למשל, נוסף במהלך השנה האחרונה, לאחר הצעת החוק של חבר הכנסת מיקי זוהר. אנו כיבדנו את הבקשה והצבענו בעד החוק. היום אני מציג בפניכם חוק דומה, ואומר: הפסיקו את ההתעלמות מהנובי גוד, שכל כך חשוב לציבור העולים. בברית-המועצות אסור היה לחגוג חגים דתיים, וכך הפך נובי גוד לחג החשוב ביותר בתרבות הרוסית. היום, 25 שנים אחרי העלייה הגדולה, אנחנו כבר לא צריכים להתנצל על החג שלנו. אנחנו רוצים הכרה רשמית בנובי גוד, וזה למעשה מה שהצעת החוק שלי מבקשת. החג הזה הוא חלק מהתרבות שלנו. כבר 25 שנים העלייה הרוסית תורמת רבות לכלכלה ולתרבות של מדינת ישראל. החג הזה הוא חלק משמעותי בתרבות שלנו, וכמו שאנחנו מכבדים תרבויות אחרות, אני מבקש מכם, כבדו גם את שלנו. אני יודע שלרבים מחברי הקואליציה יהיה קשה להצביע נגד הצעת החוק הזאת. אל תצביעו נגד החוק של סנטה נובי גוד בלוח השנה הישראלי, הוא מוציא מהלקסיקון את המילה סילבסטר. זוהי לא בקשה מופרכת. המדינה כבר מכירה בקיומו של החג הזה. משרד החינוך,

כבר אימץ המלצות שהגשתי לו לגבי נובי גוד, וכיום מותר לתלמידים עולים להיעדר מהיום הראשון בשנה האזרחית לאחר חגיגות נובי גוד. הצעת החוק הזאת נתמכת גם על-ידי איגוד המסעדות והברים בישראל וגם על-ידי איגוד המועדונים הישראלי. הם פנו אלי ואמרו שמדי שנה הם שמחים לארח ישראלים רבים שיוצאים לחגוג ולבלות בערב הנובי גוד, אלא שבכל שנה, לצערם, הם נאלצים לשלם דוחות בסך אלפי שקלים או לסבול מסנקציות אחרות בגלל הפרה של תקנות הרעש. מה הם בסך הכול מבקשים? לאפשר לעם ישראל לחגוג את נובי גוד בלי לעבור על החוק. השר הממונה על תקנות הרעש, השר להגנת הסביבה, זאב אלקין, אתה בעצמך עלית לישראל, אתה מכיר מהבית את חשיבותו של נובי גוד ויודע שלחג הזה אין שום זהות דתית. כבוד השר אלקין, אני פונה אליך כי אני יודע עד כמה החג הזה חשוב לך ולציבור שאתה מייצג. אני לא צריך שהחוק הזה יהיה רשום על שמי. טובת ציבור העולים בישראל והציבור בכלל חשובה לי מכל קרדיט כזה או אחר.

כשר הממונה על החוק הזה, יכול לתקן אותו בתקנות משרדך כבר היום. אתה יכול לתת בשורה גדולה ליותר ממיליון אזרחים יוצאי חבר המדינות כבר עכשיו. בוא תתחייב בפניהם שבנובי גוד הזה כולנו נוכל לחגוג את החג הזה כמו שהיינו רוצים. מובן שאם לא אשמע התחייבות כזו, אנחנו נצטרך להצביע על החוק. חברים, אל תתעלמו מהתרבות הרוסית. בואו ותראו שאתם בעד ציבור העולים, בואו ותראו שאתם מכבדים אותם ואת תרבותם. מפה אאחל "סנובים גודם" לכל עם ישראל.

תודה רבה, אדוני. אם כן, ישיב השר זאב אלקין. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברתי השרה, חברי חברי הכנסת, וקודם כול יוזמי החוק, חברי הכנסת יואל רזבוזוב, יאיר לפיד, טלי פלוסקוב, סופה לנדבר, לפני שנהייתה לשרה, קסניה סבטלובה ועפר שלח. עמד כאן יואל ונימק למה לדעתו התאריך הזה, 31 בדצמבר, הלילה הזה צריך להיות מוחרג מתקנות חוק הרעש. והאמת, מה שהוא ביקש, הוא לא ביקש משהו חריג שלא קיים לגבי אירועים אחרים. יש מסורת ויש דרך מסוימת להחריג אירועים מסוימים מהמגבלות של חוק הרעש, מהמגבלות של תקנות הרעש. הדבר נעשה,

בתקופה האחרונה לגבי ל"ג בעומר, ואפילו לגבי המימונה הייתה יוזמת חקיקה שבסוף תורגמה לתיקון של התקנות. הצעת החוק של חבר הכנסת רזבוזוב וחבריו עלתה לדיון בוועדת השרים ביום ראשון האחרון. לצערי, בנסיבות אישיות, לא נכחתי, הייתי בחו"ל, לא נכחתי באותה ישיבה. הודיעו שם, ואני מוכן לשתף אותך בזה, שאני באופן אישי מתכוון לתמוך בהצעת החוק או להציע לפתור את זה בתקנות. אתה צודק ששתי האופציות פתוחות, ובהחלט אפשר לעשות את זה גם בתקנות, אולי יותר מהר. הדיון בוועדה לא התקיים היות שהנושא הוא באופן מקצועי בתחום האחריות של המשרד שלנו, והיו גם עמדות אחרות, וגם אני לא רציתי שהדיון יתקיים בהיעדרי, ואני לא אוכל להגן על הצעת החוק ולא אוכל להגן על התיקון שאתה מציע, ולכן הוחלט לדחות את זה בשבועיים. אבל בהחלט בכוונתי, בדיון שיתקיים,

אם תבקש את זה בעוד שבועיים בוועדת שרים לחקיקה, אני מתכוון להציע לוועדה או לתמוך בהצעת החוק או להנחות אותי לפתור את העניין בתקנות.

אני מציע לך,

הרי ברור שברוב קואליציה אופוזיציה זה ייפול פה, אבל אני חושב שבהחלט יש סיכוי טוב מאוד לפתור את הנושא, מה גם שסך הכול מדינת ישראל הכירה במעמד של האירוע הזה, 1 בינואר נכנס לרשימה של ימי הבחירה במשק, כל עובד יכול לבחור אותו כאחת מהאופציות, לכן אין פה משהו חריג, שלראשונה תהיה איזושהי הכרה של המדינה בציבור שמציין את היום, ובהחלט יש הרבה היגיון בדבריך שבלילה כזה אפשר להחריג את זה מחוק הרעש, זה לא אומר שהייתי ממליץ לציבור להרעיש בלי הפסקה ולהפריע את מנוחת השכנים, אבל כמו שזה גם נכון לגבי המימונה ול"ג בעומר וחגים אחרים, בהחלט אפשר להקפיד קצת פחות ולא לאכוף ביום הספציפי הזה. זאת עמדתי לפחות. אני מתכוון להילחם עליה בפורומים הרלוונטיים, אני בטוח שיהיו גם שרים אחרים שיתמכו בי בעניין הזה, והיות שיש סיכוי טוב להגיע לתוצאה שאתה רוצה להגיע אליה, אם בתקנות ואם בחקיקה, אני הייתי מבקש ממך שלא נצביע היום, אלא תאפשר לנו לסיים את הדיון, ואני מקווה שנצליח להביא גם לתוצאה ששנינו רוצים להגיע אליה.

אני פונה אליך ומציע שנדחה את ההצבעה ונמצה את הדיון בוועדת שרים לחקיקה.

על-פי סעיף 35, אנחנו דוחים את ההצבעה. ההצבעה תתקיים במועד אחר, אדוני. תודה רבה, אדוני השר. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום בנושא: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא הצלת החקלאות בישראל, מס' 5480. ינמק המציע, חבר הכנסת ברושי. אתה מכוון את השעון?

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, שולחן הממשלה, אני מקווה שיתמלא בהמשך, אני מבקש מכולם. הגענו לקצה הסבלנות, ואין לנו מנוס, כדי להציל את החקלאות מקריסה, יש צורך להקים בדחיפות ועדת חקירה פרלמנטרית לנושא הצלת החקלאות בישראל ולבדיקת מצבה הקשה. אין מדיניות, אין ודאות ויציבות, וכך לא תהיה חקלאות. זהו איום אסטרטגי על ישראל. רק בשבוע שעבר הגיעו אלפי חקלאים ובני-נוער מכל הארץ כדי להפגין מול הכנסת ולהביע את מחאתם ודאגתם העמוקה למצב של החקלאות ולעתידה ולעתידם של החקלאים. זוהי הזדמנות להודות ולשבח את התאחדות חקלאי ישראל, התאחדות האיכרים, תנועת המושבים, המועצות האזוריות, הקיבוצים, "הנוער העובד והלומד" ו"בני המושבים", על הארגון וההתגייסות המרשימה. החקלאות שלנו היא מפוארת, רבת הישגים וקוצרת תשבחות בכל העולם. העידו על כך ראש הממשלה ונשיא המדינה כאשר חזרו ממסעות בחוץ-לארץ. לנוכח הכשל המתמשך של הטיפול הממשלתי בנושא החקלאות, יש צורך דחוף לבצע בדיקה פרלמנטרית מסודרת, שתוכל להציף את הבעיות ולגבש יחד את הפתרונות. מצב החקלאות הישראלית מידרדר במהירות, עקב משבר גדול בייצוא, שהוא מנוע הצמיחה העיקרי, בקרוב למיליארד שקל בשנה. חלה ירידה תלולה במספר העוסקים בחקלאות, והגענו ל-0.56% מכלל המועסקים במשק, שזה המקום הנמוך במערב. התוצר הגולמי החקלאי לא גדל מעבר ל-30 מיליארד שקלים בארבע השנים האחרונות, ונוצרה תחושה קשה שאין לחקלאות תקווה ואין לה עתיד. הממשלה תומכת רק במחצית התמיכה הממוצעת הקיימת במדינות ה-OECD, אין כל מדיניות לאומית ואין תקציב ואין חזון למען החקלאות בישראל. ממחקר שהכין עבורי מרכז המחקר והמידע של הכנסת לכבוד יום החקלאות וההתיישבות שנערך בחודש נובמבר האחרון, עולה כי קיימת עליה במדד מחירי התשומה בשיעור גבוה יותר ממדד מחירי התפוקה.

מחירי התשומות לחקלאים עלו בקצב מהיר יותר מאשר מחירי המוצרים שאותם החקלאים מוכרים לסיטונאים ולתעשייה. פריון העבודה של ענף החקלאות בשנת 2010 היה נמוך משמעותית מזה המקובל ב-OECD, ועמד על קצת יותר ממחציתו בלבד. כמו כן, מדוח בנק ישראל עולה כי בשנת 2011 פער הפריון בחקלאות בין ישראל לממוצע בעולם עמד על 44.3%. פערי התיווך בשיווק פירות וירקות מגיעים לעשרות אחוזים, בין המחיר המשולם לחקלאי למחיר שמשלם הצרכן. משקל התמיכות בחקלאים מסך התקבולים בישראל עומד רק על 13%, והוא נמוך בהשוואה לממוצע של האיחוד האירופי, שעומד על 17% ו-19%. בחרתי להקדיש את חלקו הגדול של הנאום שלי לדבריהם של החקלאים. אני רוצה להקריא לכם מכתב, חלקים ממכתב, ששלח חקלאי פעיל, שכתב מדם לבו לאחר ההפגנה. אני מציע לכם להקשיב: "הגעתי אתמול להפגנה בירושלים עם חלק נכבד מחקלאי ישראל. הגעתי לכעוס והגעתי לזעוק את זעקתי.

גם זעקת אחי החקלאים, חברים מצביעי הימין ומצביעי השמאל, יוצאי עדות המזרח ואשכנזים. הגעתי לזעוק את זעקת משפחתי, אבל, בפעם האחרונה, בעתיד זאת תהיה זעקתם של כל תושבי ישראל, בתוך שנה אנחנו, החקלאים, סליחה, אני מבקש שקט שם. סליחה, בצד שמאל, שקט. "בתוך שנה אנחנו, החקלאים, נפעל לחסל את החקלאות, נסגור את המים ונלך הביתה. אנחנו לא נהיה המסכנים, לא נהיה לנטל על החברה. אנחנו נעסוק בעיסוקים אחרים. כמוני, כמו רבים מבני דורי, אנחנו עם ראש על הכתפיים, בעלי תארים, לוחמים בצה"ל, מפקדים לשעבר, נהיה יד אחת ביחד עם אלה שיותר קשה להם, המבוגרים,

ביחד נעזור אחד לשני להסב את עיסוקנו למשהו אחר שהוא לא חקלאות. החקלאות בישראל תיסגר. ואם היא תיסגר, היא כבר לא תוכל לשוב. "בפעם הבאה שמישהו יעלה להפגין בירושלים, אלה לא יהיו החקלאים. אנחנו סיימנו. בפעם הבאה אלה יהיו עובדי מפעל הקרטונים משדרות, עובדי מפעל הפלסטיק מהצפון, נהגי המשאיות, עובדי המסוף בנמל בן-גוריון ועוד. ואחריהם יבואו רבבות-רבבות של אזרחים, אזרחי ישראל, עשירים ועניים, ימנים ושמאלנים, אשכנזים ויוצאי עדות המזרח. הם יכעסו, יזעקו שאין להם מה לאכול, שאין להם תוצרת טרייה, אין להם פירות וירקות וחלב וביצים וגבינות ופרחים. כל תוצרת חקלאית שתהיה תעלה הון, והיא לא תהיה בהישג יד. ואם היא תהיה, היא תהיה באיכות ירודה והיא תהיה מסוכנת לבריאות, והיא תגיע ממדינות שכנות לא יציבות באזור, " "את מי הקולחין שאנחנו משתמשים בהם לחקלאות אנחנו נזרים לים. כן, את מי השפד"ן ואת קולחי עמק-חפר וקולחי הצפון. אנחנו כבר לא נצטרך אותם, כי את הפרדסים ואת המטעים אנחנו ננטוש. אתם, נושאי המשרה, תצטרכו לטפל בהם.

הכול כבר נאמר, שמירה על האדמות, שמירה על ריאות ירוקות, ביטחון תזונתי לאזרחי ישראל, שמירת הגבולות, יישוב הארץ ושימוש במי קולחין, או במילים אחרות: את הביוב של אזרחי המדינה אנחנו קונים ומשתמשים אתם לגידולים לפי הכללים, מתן פרנסה למשפחות רבות" חקלאים ואחרים, "ייצוא סחורות והכנסת כסף זר למדינה, ייצוא ידע וטכנולוגיה חקלאית המושתתת על מחקר ופיתוח של הייצור החקלאי המקומי, אז זהו, חברים, מעכשיו חוקי המשחק הולכים להשתנות. מעכשיו אתם וכלל האזרחים תבואו לבקש מאתנו שנמשיך לייצר, אתם תשלמו לנו שנעבד את האדמות. אתם תשאלו אותנו: מה אתם צריכים כדי להמשיך לעשות כאן חקלאות? זה מה שיקרה בקרוב. היוצרות הולכים להתהפך. העם בישראל יגיע למשכן הכנסת בהמוניו, ואתם תשבו בפנים ותטכסו עצה. אתם אז תקראו לנו." מי כותב את זה? "אני עופר, חקלאי ממרכז הארץ, בן 44, דור שלישי להתיישבות ולחקלאות, נשוי ואב לשלושה, בעל תואר ראשון ושני במינהל ומשפטים, מתנדב כלוחם ביחידה מובחרת במילואים מעל 20 שנה." וכעת אני רוצה להקריא לכם קטע ממכתב שכתב חברי נחום זרחי, אב שכול ממושב נהלל, המושב הראשון בישראל. אני מכיר אותו מקרוב כראש המועצה האזורית עמק-יזרעאל לשעבר. הוא כותב: "כמ"פ טנקים ביום כיפור זכיתי להיפגע מספר פעמים, ולאחר הפציעה המשכתי להילחם. אני אבא לארבעה חיילים, שלוש בנות ובן. שלושה מהם קצינים וקצינות ביחידות קרביות אני יודע מה זה להיות אבא של חייל, אני אב שכול. בשנת 2001 טל, בתי הבכורה, שהייתה קצינה בצה"ל, סטודנטית מצטיינת באוניברסיטה העברית בירושלים, נפטרה בחטף, והיא בת 24. ביום האחרון למלחמת לבנון השנייה, ב-13 באוגוסט 2006, צור בני, קצין שריון במילואים, נפל בקרב. צור, בן ממשיך במשק החקלאי של משפחת זרחי, דור רביעי בנהלל, בן אשר ראה את עתידו כחקלאי, רפתן בנהלל". והוא פונה לראש הממשלה במכתבו ואומר: "למה אתה והמדיניות של ממשלתך גורמים לאלפי חקלאים, ששורשיהם קשורים ונטועים עמוקות לאדמה החקלאית, שזהו ביתם, לאבד את פרנסתם ובהמשך המציאות תנשלם מביתם?" והוא חותם: "נחום זרחי,

אישי 2030450, בן נהלל, פשוט שריונר וחקלאי בהישרדות." ביקרתי אתמול בערבה התיכונה, אימפריה של חקלאות, אימפריה קורסת. נפגשתי עם החקלאים וסיירתי במשקים, ואני רוצה להקריא קטע קצר ממכתב שקיבלת לאחר הסיור ממרכז המשק ומזכיר מושב עין-יהב: "מר בנימין נתניהו, רק אם מישהו כמוך וכמו חברי הממשלה יבינו זאת נוכל להמשיך לחיות פה. אני מבקש ממך, לאחר תקופה של יותר מעשור שאתה מוביל את המדינה, שתגיע גם לערבה, תגיע לשמוע את התושבים, תבוא הנה ותסתכל לאנשים פה בלבן של העיניים. תן לאנשים מוטיבציה להמשיך ולקוות, להמשיך ליצור, להמשיך לשמור על הערבה שתגדל ותפרח. מסביבי כבר הרבה אנשים נוטשים את החקלאות בשנים האחרונות. אין דור צעיר שאומר לעצמו שזה מקצוע ראוי ואין תחושה של המשכיות, אין תחושה שאפשר לשרוד במקצוע הזה. המלחמות הבלתי-נגמרות בטחנות הרוח, ההפסדים העצומים,

אדוני, אתה צריך לסיים. אני מתקרב. "משפחות של חקלאים איבדו את כל מה שהיה להם, אנשים שעבדו כל חייהם קשה מבלי להתלונן נשארו חסרי כול". ואני אומר פה, תקשיבו, אלה שמדברים בצד: רק בשבוע שעבר התאבד חקלאי מהערבה בשל המצב, ואין אופק. אתם לא מבינים שההתפוררות הזאת בכמה שנים הורסת מפעל התיישבות של יותר מיובל שנים.

עוד משפט לסיום. אני רוצה לומר, אדוני, אני מבקש ממך. רגע, לפחות משפט אחד.

כבר קיבלת, היות שזה מרגש, עוד דקה. אני קורא לקואליציה לראות בהצעה הזאת הזדמנות ולא איום. אתם הרי חושבים כמוני, תודה רבה.

זה לא איום על הקואליציה, זו הזדמנות למדינת ישראל. ההצבעה היא שמית, היא הצבעה ערכית, מוסרית.

כל אחד ייבחן על-פי הצבעתו, גם באופוזיציה וגם בקואליציה. תודה רבה, חבר הכנסת ברושי. צריך להציל את החקלאות. תודה רבה, אדוני. תשובת השר אורי אריאל, השרה מירי רגב,

בשם שר החקלאות אורי אריאל. בבקשה. האם גם החקלאות היא היסטוריה או רק אובמה,

כרגע רק אובמה. מה את אומרת? אובמה כרגע. אתה יודע כמוני הרי. נראה לי שהחקלאות יותר. אבל תשאל את שלום שמחון ואת אורית נוקד, הם היו שרי חקלאות פעם.

תשאל אותם מה הם חושבים על החקלאות, ומה הם השאירו מהחקלאות, אז בוא לא נדבר על החקלאות. בבקשה, גברתי השרה. ידידי, ברושי, אתה באמת חבר, אני מאוד מעריכה אותך, ואני חייבת להגיד לך שאני מסכימה עם כל הדברים שלך. אני חושבת שאנחנו צריכים ביחד לעשות מהלך שיחזק את החקלאות בארץ.

אני לא מקריאה מתשובתו של השר אורי אריאל, אני אומרת את דעתי. אנחנו צריכים לעשות הכול כדי לטפל ולהשקיע בחקלאות בארץ. הבת שלי עושה עכשיו "עבודה עברית". היא השתחררה מהצבא, וזו העבודה שהיא החליטה לעשות במשך חצי שנה בערבה. אנחנו מבינים את החשיבות של הציונות, של החלוציות, של ההתיישבות, של שמירת הקרקעות, ושהחקלאות היא שגריר מצוין של מדינת ישראל. מאידך, אני חושבת שהפתרון הוא לא בוועדת חקירה. ועדת חקירה מעולם לא הביאה פתרונות, היא מוצאת אשמים, ואנחנו לא באנו למצוא אשמים. אנחנו רוצים למצוא פתרון אמיתי לבעיית החקלאים במדינת ישראל, ויש לך פרטנרים, יש לך ממשלה שמבינה את חשיבות ההתיישבות, מבינה את חשיבות החקלאים. צריך לשבת על זה בצורה מסודרת, אם אתה החלטת שאתה מייצג אותם, יחד עם הארגונים החקלאיים, ואתה יודע שגם בתוך הארגונים החקלאיים הם לא מסכימים, יחד עם השר אורי אריאל ויחד עם האוצר, ולהביא פתרונות. אני מוכנה להיות חלק מאלה שיעזרו לך לקדם את המפגש הזה, אבל ועדת חקירה שעליה אתה מבקש מאתנו היום להצביע, אתה לא מבקש מאתנו להצביע היום אם אנחנו בעד החקלאות, כולנו בעד החקלאות לא פחות ממך. אתה מבקש להצביע על ועדת חקירה, ואני מתנגדת לוועדת חקירה, כי היא לא תעזור לחקלאים.

אם באמת אתה רוצה לעזור לחקלאים, אני מוכנה ללכת אתך בעניין הזה, שנקים יחד עם מי שצריך בממשלה צוותים לעזור לחקלאים, זה באמת בדמנו, אני אוהבת את החקלאים, אני מאמינה בהם, ואני מאמינה בשליחות שלהם, וזאת הצעתי כחברת הממשלה, ולאור זה שניתנה לי הזכות או החובה לעמוד כאן כשרה תורנית ולענות את תשובתו של השר אריאל. אני אומרת לך את זה ואני קוראת לך שנשתף פעולה. ולכן, ההצבעה היום היא לא הצבעה על החקלאות, אלא הצבעה על ועדת חקירה, ואנחנו מתנגדים להקמת ועדת חקירה.

לתשובתו של, לא צריך. אוקיי, אז אני לא מקריאה את תשובתו של אורי אריאל. אנחנו נצביע על הצעתך על ועדת חקירה, אנחנו נפיל את עניין ועדת החקירה, אבל אני מוכנה ללכת יחד אתך כדי לעשות כל מה שצריך כדי לחזק את החקלאות ואת החקלאים שלנו. יפה מאוד, רק שהייתם צריכים לעשות את זה לפני, ולא אחרי. אנחנו עוברים להצבעה. חבר הכנסת ברושי, הצבעה על להעביר לוועדת הכנסת ולהחליט איפה דנים המשך דיון? לא, אנחנו מתנגדים לוועדת חקירה. אנחנו מפילים את זה. לא, בהתחלה הוא רצה, לא. הוא אמר, אז עכשיו אנחנו עורכים הצבעה בעד או נגד העברה לוועדת הכנסת. הם ביקשו שמית, אנחנו נערוך הצבעה שמית. בבקשה, גברתי המזכירה. מי שמצביע בעד הוא בעד ועדת חקירה פרלמנטרית. כן. בבקשה, גברתי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד המזכירה, חברי הכנסת רוצים לחדד שוב. ההצבעה על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית, על-פי התקנון, מקימה ועדת הכנסת, ולכן ההצבעה היא בעד או נגד העברה לוועדת הכנסת. כדי להקים ועדה פרלמנטרית.

תתחילי מההתחלה. מי שבעד, הוא בעד ועדת חקירה. מי שנגד, הוא נגד. בבקשה להמשיך. שתתחיל מההתחלה.

דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד איך נגד? איך? (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח שר החקלאות, אינו נוכח. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יעקב אשר,

זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח איל בן ראובן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר,

איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין, אינו נוכח יגאל גואטה, נגד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון,

זהבה גלאון, בעד יהודה גליק,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד יעל גרמן, אינה נוכחת אבי דיכטר, נגד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג,

שרן השכל,

יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן, נגד דב חנין,

אכרם חסון,

יואל חסון, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב,

יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ,

חיים ילין, בעד איתן כבל, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד יעל כהן-פארן, אינה נוכחת חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי,

מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז, אינו נוכח מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית, אינו נוכח אברהם נגוסה, נגד איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה,

רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, בעד רחל עזריה, אינה נוכחת חמד עמאר,

רועי פולקמן, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח טלי פלוסקוב,

יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, נגד יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, בעד עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי,

סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת לקרוא שוב? כן, נא לחזור. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח מיכל בירן, אינה נוכחת אלי בן-דהן, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח איל בן ראובן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת יצחק וקנין, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג,

עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח יעל כהן-פארן, אינה נוכחת חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיק לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז,

אראל מרגלית, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח רחל עזריה, אינה נוכחת רועי פולקמן, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יעקב פרי, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח לא לא, הוא כאן. לא משתתף. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עמיר פרץ, אינו משתתף בהצבעה יואב קיש, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת עפר שלח, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת יש מישהי או מישהו מחברי הכנסת שנמצא כאן ולא קראו בשמו? השר אקוניס, בבקשה, נגד. (קוראת בשם חבר הכנסת) אופיר אקוניס, נגד יש עוד מישהו?

יש? תמה ההצבעה.

דוד ביטן, חבר הכנסת מרגי, ובכן, בעד הצעתו של חבר הכנסת ברושי, 24, נגד 39. ההצעה נדחתה. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים, אם ירצה השם, ביום שני, ד' בטבת התשע"ז, 2 בינואר 2017, בשעה 16:00. הישיבה הזו נעולה. חג שמח לכולם.